דברי הכנסת חוברת ג' ישיבה קס"ו הישיבה המאה-ושישים-ושש של הכנסת העשרים יום רביעי, ט"ו בחשוון התשע"ז (16 בנובמבר 2016) ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים שאילתות

ממילא אין אפליה, אז גם שאלה 3 אינה רלוונטית. אתה מדבר על הכרזת שנת ירושלים, שנת תשע"ז, כשנת אחדות ירושלים במערכת החינוך. בהחלט הכרזנו על ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל. אני עומד מאחורי ההכרזה הזאת, ואנחנו נפעיל פעולות מקיפות כדי להטמיע בתודעה של ילדי ישראל את החשיבות של ירושלים השלמה תחת ריבונות ישראל. אגיד לך: השבוע פרשת וירא. בפרשת וירא אנחנו מתוודעים לראשונה בתורה, ובכלל בהיסטוריה האנושית, לעיר ירושלים, כי אברהם לוקח את בנו יצחק בעצם למקום הר-הבית. ירושלים שייכת לעם היהודי מזה 3,800 שנה. ירושלים מופיעה בתנ"ך כ-700 פעמים. בקוראן היא אינה מופיעה כלל. אני לא אומר שלמוסלמים אין רגשות, יש להם רגשות, אבל רק לשים דברים בפרופורציה: 700 פעמים בתנ"ך, אפס פעמים בקוראן. אנחנו נישאר בירושלים מאוחדת לנצח נצחים.

נתחיל בהיסטוריה?

חבר הכנסת עיסאווי פריג', שאלה נוספת לרשותך, ואחריך, חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. כבוד השר, שאלתי על החזר הוצאות נסיעה. לא הייתי צריך את ההרצאה ששמעתי. אנחנו חלוקים, אבל זה לא נושא הדיון. אני רוצה לחדד את הסוגיה: מה הם הקריטריונים לקביעת מימון הוצאות הנסיעה, והאם הם כוללים גם נתונים שאינם קשורים למרחק בין מקום עבודתו לבין מקום מגוריו של המורה? אני מקפיד על זה. הבסיס לחישוב החזר הוצאות נסיעה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, אני לא רוצה להשתמש במילה אפליה, אבל אני לא מוצא מילה אחרת כדי להגדיר את מה שקורה, ואתה יודע על זה וגם מטפל בזה, בנושא של ילדי העיר חיפה, בבית-ספר "נתיבות משה", שבו לומדים כ-400 תלמידים, רובם תושבי חיפה. בית-הספר, אני חושב, הוא היחיד בעיר הענקית הזאת, שיש בה הרבה משאבי קרקע, שיש בה יהודים וערבים, ואין אפליה ביניהם. האפליה היחידה שקיימת היא של אותם ילדים שבחרו חינוך תורני של החינוך העצמאי. העירייה שולחת אותם לבנות במקום שהם נמצאים היום בשכירות, המקום שמשמש כישיבה וככולל. באשר לשאר התלמידים,

אתה יכול גם לבדוק באגף הבינוי אצלכם, אין בקשות כמעט של עיריית חיפה לכיתות לימוד חדשות, כי אין גידול. אבל במקום שיש גידול ויש בו צורך, לא מגישים את הבקשה, לא מקצים את השטח. אני חושב, אולי במסגרת אחדות ירושלים, שזה משהו באמת אחר, נגרום לכך שתהיה אחדות גם בחיפה, שבה יש גם ערבים, גם יהודים. ובתוך היהודים גם חרדים וגם אחרים, יקבלו אותם תנאים. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני שואל בשמי וגם בשם חברי באסל גטאס ואיימן עודה, שגם פנו בבקשה לדיון מהיר ובשאילתות אפילו, על נושא השביתה בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב. פנו אלינו המון סטודנטים, ששואלים: עד מתי? מה כבודו, מה משרד החינוך, עושה בנדון, כדי להביא להפסקת השביתה ולחזרתם של הסטודנטים ללימודים? הערה רק בעניין המורים ובתי-ספר בירושלים המזרחית. היה לי ויכוח עם כבוד השר לענייני ירושלים זאב אלקין, ואמרתי לו, ממה שאני יודע, שמשרד החינוך מתנה העברת תקציבים לבתי-ספר בירושלים המזרחית בכך שילמדו את התוכנית הישראלית, ולאו דווקא לתת בחירה בין התוכנית הישראלית לבין התאוג'יה. האם זה נכון?

תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני השר ישיב לשואלים.

לגבי השאלה של עיסאווי, זאת שאלה שהייתה מעבר לכתוב, אז אחזיר לך תשובה יותר מאוחר, גם לגבי מה שאוסאמה דיבר. לגבי השאלה של חבר הכנסת יעקב אשר, פה אני צריך להעלות קודם כול על נס את פועלך. אין יום שאתה לא מדבר אתי על הנושא של אותו בית-ספר. קודם כול, הצענו כמה פתרונות, אבל אני מבין שהם רחוקים משלמות. אני מבין את זה. הקמתי צוות עבודה שייתן לי תשובה בתוך כמה ימים. זו עבודה מורכבת, גם מול ראש העיר חיפה, גם מול הציבור. יש שמה כמה מורכבויות, ואנחנו צריכים לתת פתרון.

תודה לשר הבריאות, תודה לשואלים. שר החינוך. תודה לשר החינוך, ודאי.

אמרתי "שר הבריאות"? כי הוא הבא בתור, אז נראה שכבר הקדמתי. תודה לשר החינוך נפתלי בנט, תודה לכל השואלים. אדוני שר הבריאות יעלה לדוכן וישיב על שאילתה דחופה מס' 253 של חבר הכנסת עמר בר-לב בנושא אחד, ועל שאילתה, גם על המלצות לקבלת תרומות דם מיוצאי אתיופיה, של שואל נוסף. ישאל אחרי כן חבר הכנסת דב חנין. אדוני השר. אדוני השואל עמר בר-לב, גש למיקרופון. ואחריו אני רושם גם את, עמר, זה לא על המואזין?

אדוני היושב-ראש, משרד הבריאות נמנע מיישום המלצות לקבלת תרומות דם מיוצאי אתיופיה, שגובשו על-ידי ועדה מקצועית. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע לא יושמו ההמלצות המקצועיות למרות הגשתן לפני יותר משנה וחצי? 3. האם ההמלצות יתקבלו וייושמו? 4. אם כן, מתי?

תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב.

משרד הבריאות מגבש כעת נוסח סופי של ההמלצות למתן תרומות דם, וזאת כדי לאפשר את הרחבת מעגל התורמים מחד גיסא, תוך שמירה על בריאות הציבור מאידך גיסא. ההמלצות נדונו במשרד על-ידי גורמים מומחים לאפידמיולוגיה, אתיקה רפואית ובריאות הציבור. הוחלט שיש להציגן בפני גורמים מקצועיים מהעדה האתיופית בטרם יישומן הסופי, כדי לאפשר שיתופם בתהליך. המפגש ייערך בשבוע הבא, המלצות סופיות יפורסמו כמה ימים לאחר מכן. אני רוצה לציין עוד מילה אחת, מעבר לתשובה הרשמית. אנחנו בדרך כלל נלך בדברים האלו עם מה שה-OECD עושה. אני לא חושב שצריך לחרוג, לא חושב שצריך לעשות, ממה שהם אומרים, זו דעתי ודעת משרד הבריאות. בוא נחכה לשבוע הבא, אשמח להביא לך את התוצאות אם אתה רוצה, רק תזכיר לי בעוד שבוע-שבועיים.

אדוני רוצה לשאול שאלה נוספת? תודה, אדוני השר.

אשמח לשמוע מה באמת, בעניין הזה ב-OECD, שאמרת שבדרך כלל אנחנו, אני מציע, אני לא חושב שזה נושא שאני צריך לפני,

אני אשמע עוד שאלה,

אבל לפני שאני מביא לעדה האתיופית פה, בוא נעביר להם ישירות מה אנחנו חושבים. אבל אין סחבת כאן. אז זהו אדוני השר, על זה אני רוצה לשאול. ההמלצות הוגשו לפני שנה וחצי, בשנה וחצי האחרונות נערכו במשרד הבריאות, למיטב ידיעתי, שני דיונים. הדיון שהזכרת, שאני כמובן מברך עליו, ב-24 בנובמבר, שזה ממש אוטוטו, הוא במידה רבה, לפחות להרגשה שלי, הוא בעקבות הפרסום ב"הארץ", שטען שיש סחבת. אז אני מברך על זה שיש דיון בשבוע הבא ואני מקווה מאוד שההחלטה תהיה כפי שהמליצה הוועדה, אבל בכל אופן זה לא מונע ממני להרגיש שנאלצנו לקרוא בעיתון "הארץ" על הבעיה הזאת שאילצה גם את משרד הבריאות לדון בזה וגם אותי לשאול את השאילתה הזאת. תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב. אדוני רוצה להשיב או שאנחנו נאפשר קודם לחבר הכנסת באסל גטאס? הנשיאות אישרה לי שאילתה. רק רגע, רק רגע. ביקשו ממני, גם באסל גטאס, לשאילתה של עמר בר-לב, גם באסל גטאס וגם אוסאמה סעדי, ולכן אני מאפשר להם על השאילתה שלו. באסל גטאס, אדוני ישאל את השאלה. אין בעיה, אדוני, אני רק אומר למען הסדר: הנשיאות אישרה לי כי אני הגשתי שאילתה זהה. אני מאפשר לך, השאילתה שלך היא נפרדת מהשאילתה של עמר בר-לב, היא לא אותה שאילתה. על השאילתה שלו יש בקשה של שני חברי כנסת. אני רק אומר, אדוני באסל גטאס ישאל את השאלה. אני אאפשר לך, אדוני. אין בעיה,

רק הערה לסדר: השאילתה שלי באותו נושא, כרגע הנשיאות אישרה לי שאלה נוספת. ודאי. יש לו שאילתה מובנית בתוך סדר-היום, זה לא שייך. הם מקבלים כתוצאה מהשאילתה שלו, הם רשאים. באסל גטאס. אדוני השר, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, השר ליצמן, אני רוצה להגיד מה שאמרתי בוועדת הכספים, תודה רבה על מה שעשית בעניין חוק המואד'ין.

אני חושב שאתה ויהדות התורה הצלתם את הכבוד של היהודים והיהדות. אני יודע שזה לא סוף החוק, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, רק המסר ששלחת היום למיליארד וחצי מוסלמים בכל העולם הוא מסר חיובי. בכל זאת שאלה. יש לי שאלה אליך בעניין חשוב וקריטי מאוד וכואב להרבה אנשים, עניין הקורס לסטאז'רים שרוצים לגשת לבחינת הרישוי ברפואה. כיום אין מספיק מקומות. אני יודע, וגם דיברתי אתך, אתם עושים מאמצים. נפתח קורס כנראה בבית-חולים במרכז הארץ, אני יודע שיש משא-ומתן עם סורוקה, אבל הדרישה היא הרבה יותר גדולה. אני שואל: מה אתם עושים בנדון כדי לפתור מחר בבוקר את הבעיה? תודה, השאלה מובנת. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו. טוב, חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה אאפשר לדב חנין את השאילתה שלו בנפרד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, לפני שנה שאלתי אותך,

ממש לפני שנה, את השאילתה הזאת. והאמת היא שהתשובה שלך אז, לפני שנה, הייתה זהה לתשובה עכשיו: או-טו-טו, עוד מעט, הנה אנחנו כבר דנים בזה. הבנתי שהשבת כרגע, לא הייתי כאן באולם, שבשבוע הבא אתם דנים. אני סבורה שזמן הדיונים תם ויש עכשיו זמן אך ורק להחלטות. לקבל החלטה, ליישם את ההמלצה ולהסיר את הבושה ממדינת ישראל שזורקת את הדם של האתיופים. תודה, חברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת דב חנין, שהשאילתה שלו היא בנושא הזה.

יכול להיות שבאמת הייתי צריך להקדים אותך לפניהם. אין בעיה, אדוני. טעויות קורות לכולנו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, הפרשה הזאת של תרומות הדם של יוצאי אתיופיה היא פצע פתוח כבר הרבה שנים. אנחנו כולנו זוכרים את המחאה הגדולה שהייתה בשנת 1996 בנושא הזה. אנחנו זוכרים את התקרית הכואבת מאוד מאוד שקרתה פה עם חברתנו חברת הכנסת לשעבר פנינה תמנו-שטה, שביקשה לתרום דם ואמרו לה שהדם שלה איננו רצוי. טוב שמשרד הבריאות מינה ועדה מקצועית, רצינית, שבחנה את הנושא הזה לעומק, בראשות פרופסור גרין. אבל כיום אנחנו נמצאים במצב שהמלצות הוועדה הן חד-משמעיות. המלצות הוועדה שבה ישבו מומחים ממדרגה ראשונה ושבה, כמו שאדוני בצדק אומר, בחנו את המצב בעולם וראו מה קורה במדינות אחרות, הגיעו למסקנה שאין שום סיבה לאותה הוראה גורפת שפוגעת מאוד מאוד, היא מעליבה מאוד, ואין לה מקום ברמה המקצועית.

אדוני היושב-ראש, בהמשך לדברים שנאמרו כאן, הפנייה שלי אליך היא להסיר מאתנו, מכולנו, את הכתם המיותר הזה. זה דבר שפוגע באנשים, וכפי שאנחנו רואים עכשיו מההמלצות המקצועיות, פוגע לחינם. תודה לחבר הכנסת דב חנין. אדוני שר הבריאות ישיב לכל השואלים. תודה רבה, חברי הכנסת. אחרי שאמרתי שבשבוע הבא אנחנו יושבים, אז מה יש לי עוד לזרז? אמרתי, בשבוע הבא אנחנו יושבים אתם, ומייד, כמה ימים אחר כך נפרסם. רבותי, רבותי, תנו לי, רק התחלתי לענות. הלוואי שעל כל השאילתות נקבל תשובה בתוך שבוע. התחלתי לענות.

לך אני אומר, אתה פוליטיקלי לא-חכם, אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. אתה ישר כמו, לא אגיד לך כמו מה,

אני מכיר אותך שנים. אתה אדם ישר חבל על הזמן. אם אני עונה על השאילתה בגלל "הארץ", מחר יגידו שאני עונה על השאילתה בגלל השאילתה שלך. משרד הבריאות, זו הייתה צריכה להיות הכותרת מחר, יזרז את הדברים בעקבות שאילתה של חבר הכנסת עמר בר-לב. אתה לא אמרת את זה, אמרת את זה על "הארץ". לכן, לא זה ולא זה ולא זה. השאילתה במקומה. אני מבין את זה, אבל הכותרת ב"הארץ" לצערי, זה קורה לי בכמה נושאים בימים האחרונים. עושים כותרת, יוצרים כותרת, בלי שום סיבה אחרת. לפעמים בודקים עם משרד הבריאות אם זה נכון, לפעמים אפילו לא בודקים אם זה נכון.

יש אמרה מאחד הרבנים, מאיפה אנחנו יודעים שעיתון זה שקר? מעולם לא הייתה משבצת בעיתון: היום אין חדשות. זאת אומרת, צריך לייצר. אין מצב שהיום תהיה משבצת בעיתון, הבעיה היא לא התקשורת, אדוני השר. לא, אני מדבר על הכותרת. אבל אני שמח לשמוע שבזכות השאילתה שלי,

לכן אמרתי: מחר זו הכותרת.

אני לומד. אז קודם כול אנחנו מתקדמים עם הנושא. ברור שלכל שר תשובה אחרת. לשרה הקודמת הייתה האג'נדה שלה, היא בדקה את הנתונים. אני בדקתי אחר כך נתונים, יש לי הערות. כל מיני דברים. אבל מה שאני אומר, וזה בדרך כלל הכלל לכל הדברים, מה שב-OECD מחליטים לעצמם, טוב לי גם כן. את זה אני אומר בכלל על כל הדברים, ובוא נבדוק אחרי שנוציא את המסקנות. באסל, בקשר לסטאז'רים.

דיברנו אתמול,

כמה פעמים, לא יודע. אפילו לא זוכר כבר. עם מי לא דיברתי? נדמה לי שעם כולכם. יש בעיה. הייתה ויש. פתחנו ב"השרון", במרכז, לא הספיק. אנחנו בודקים אם אפשר בסורוקה. אנחנו עושים את המקסימום שניתן לעשות לסדר מקומות לכולם. לא פשוט, אבל עושים את המקסימום.

בסורוקה? מתי יש סיכוי בסורוקה?

בודקים את זה. זה לא פשוט, אבל בודקים את זה. זה הרבה מהאנשים. בקורסים שיש שם אפשר להוסיף. זו לא בעיה להוסיף עוד חמישה בכל קורס. זה, ופתרנו את הבעיה. אם זה היה כל כך קל,

אז זה לא היה צריך לקחת כל כך הרבה זמן. כבוד השר, זה לא קל.

מבחינה מקצועית-רפואית, אני יודע ומודע לכך שאפשר להוסיף לכל קורס חמישה לפחות, לא את המספר שצריכים או שאתם רוצים. בוא, בוא, בוא נשאיר את הוויכוח. רבותי, אתם יודעים שאני אעשה את המקסימום, כמה שניתן. כן. זה, זה, אני אומר, רבותי, בואו נחכה לתוצאות. אחר כך אין לי בעיה. תגישו עוד פעם שאילתה, אם צריך, ונדבר על זה. חברת הכנסת גרמן, אני רוצה להגיד לך: מה יש לי להוסיף אחרי שאמרתי שבשבוע הבא, התוצאות? מה יש לי להוסיף אחר כך? לזרז זה בטח.

זירזנו.

אני קוראת לך לקבל החלטות. להפסיק עם, אמרתי, לא היית.

אם היית בעת התשובה על השאילתה, היית שומעת את זה. אני אגיד לך בדיוק מה קריטי בתשובה: אמרתי שבשבוע הבא נפגשים אתם. המפגש ייערך בשבוע הבא. ההמלצות הסופיות יפורסמו כמה ימים לאחר מכן. זה מה שאמרתי מבמת הכנסת כמה דקות לפני שנכנסת.

אני שמחה לשמוע. תודה. תודה לשר הבריאות, השר יעקב ליצמן. תודה לכל השואלים. אני מזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. הוא ישיב על שאילתה דחופה מס' 254 של חברת הכנסת ענת ברקו בנושא: החזרת פרויקט "בגרות לוחמים" לגבעת-חביבה. חברת הכנסת ענת ברקו, רשות הדיבור שלך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השרים, מה שקורה, לפני כשנה, פרויקט "בגרות לוחמים" עבר דירה והחליף ידיים. חיסלו בעצם פרויקט מוצלח ביותר שהיה בגבעת-חביבה, שאפשר ללוחמים לפני שחרור לעשות בגרות, ללמוד לבחינות הבגרות, בתנאים מצוינים, עם מש"קית הוראה שליוותה את הפרויקט. העבירו את זה. סגרו את הפרויקט והעבירו את זה והתחילו לחלק ואוצ'רים ללוחמים, ובעצם אנחנו רואים שהרבה פחות מגיעים לזה, וגם אלה שלומדים לא לומדים בתנאים הטובים. אדוני סגן השר,

את מקריאה מתוך הנייר או שבעל-פה?

אז את צריכה להקריא מתוך הנייר, אוקיי. את השאילתה. זה הנוהג. אז אוקיי. אז לפני, אני מחכה שהשאלה תסתיים.

לפני כשנה פרויקט "בגרות לוחמים" עבר דירה וידיים, מקצין חינוך בגבעת-חביבה, בעצם לאכ"א, יחידות שונות. השאלה היא: האם הפרויקט עבר בצורה מיטבית מגבעת-חביבה? למה לא משאירים אותו שם, שכן היה פרויקט מוצלח?

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. אדוני סגן שר הביטחון ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, צה"ל מוקיר את המשרתים ועושה כמיטב יכולתו לבטא זאת באמצעות שורה של תוכניות ומיזמים שמטרתם השקעה במשתחררים ויצירת גשר משירות משמעותי לאזרחות מועילה. אנחנו מאמינים שאזרחי ישראל אשר שירתו בצה"ל ראויים לכל תמיכה וסיוע. התוכנית להשלמת בגרויות ללוחמים קיימת זה שנים רבות והכשירה אלפי בוגרים. הפרויקט במתכונתו הקודמת בגבעת-חביבה, בתנאי יחידה סגורה, צומצם לכדי היקף של 500 חיילים בשנה, והעלות התקציבית של מתכונת זו הגיעה ל-4 מיליון שקלים בשנה. בשנה האחרונה גובשה על-ידי צה"ל תוכנית רחבת היקף בשיתוף הקרן והאגף להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. תוכנית השלמת הבגרות בצה״ל עברה שינוי באופן שיאפשר התייעלות. מספר החיילים כמעט הוכפל במחצית מהעלות של התוכנית במתכונתה הקודמת. המתכונת החדשה מהווה הזדמנות להרחבה והתאמה להיקף נרחב של משתחררים. במודל החדש, שהחל לפני שנה, החיילים מתחילים ללמוד עד כחודשיים לפני השחרור במתכונת פתוחה, במכללות ומכינות קדם-אקדמיות, בהלימה למועדי השחרור של הלוחמים ותומכי הלחימה ביחידות השדה, בפריסה מותאמת של מכללות בכל רחבי הארץ וביעד שנתי מתפתח, במטרה להקנות לכ-2,000 משתחררים בשנה הזדמנות להשלמת בגרות באזרחות, במתמטיקה, ואם יהיה ביקוש, גם באנגלית. העלות התקציבית היא של כ-2 מיליון שקלים בשנה, ועד כה היו ארבעה מחזורים במתכונת הנוכחית, בהיקף של 900 חיילים מהמערך הלוחם בסך הכול, בשנה האחרונה. לסיכום, צה"ל מממש את הפרויקט ביתר שאת, חרף אתגרי קיצור השירות. לאחרונה צה"ל אף בוחן את הרחבתו לכל החיילים המשרתים בצה"ל, וגם לאוכלוסיית הקבע הראשוני. אני מאמין כי הרחבת התוכנית לכל החיילים המשתחררים היא בשורה אמיתית. אין לי ספק שגם חברי הבית יסכימו עמי כי צעדי ההתייעלות אשר נעשים בצבא כדי לאפשר למספר גדול יותר של חיילים משוחררים ליהנות מתוכניות שונות ראויים לכל שבח. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת לחברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר בן-דהן, נכון שיש ערך מוסף בהרחבת התוכנית לכלל חיילי צה"ל, אך אני חושבת שצריך לתת מקום מיוחד ללוחמים. התוכנית בעצם לא מאפשרת חניכה על-ידי מש"קי הוראה, מש"קיות הוראה, כפי שהיה בגבעת-חביבה. ולמה כשיש אי כזה של מצוינות ומשהו שיכול לאפשר ללוחמים, ממש לקראת השחרור, לצאת לאזרחות עם כלים כלשהם, לא נותנים להם לממש את הדברים הללו? כל פרויקט מוצלח למענם בעצם מופסק מכל מיני שיקולים. אני אודה לך אם באמת אתם תתייחסו לאוכלוסייה הזאת בצורה קצת שונה. כי הם לא יכולים לממש את הזכויות שלהם מפני שהם לוחמים, והם לא מגיעים לזה.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. שאלה נוספת לחבר הכנסת אלעזר שטרן.

אדוני סגן השר, הפרויקט הזה, שצריך גם להגיד שיש זכויות עליו עוד ליוסי שריד, זיכרונו לברכה, כשר חינוך, אכן קיים בצה"ל 18-17 שנים. המדדים, סגן השר, שאתה הצגת כאן, שעל פניו אפשר להבין אותם, במיוחד בעידן של קיצור שירות, של תוספת, אבל הפיזור, אני אגיד לך: הסוד הבלתי-נתפס של זה הוא לא רק מספר החיילים שמשתתפים אלא ההצלחה שלהם.

בתשובה שלך דיברת על הגדלת מספר החיילים שמשתתפים בחצי עלות. אני חושב שבהתחשב בחשיבות הלוחמים, כמו שכבר נאמר כאן, הסוד הבלתי-מוסבר הזה: איך כאלה שנכשלו או לא הצליחו בגיל 18, מצליחים בגיל 21? הוא לא עניין של מספר המשתתפים אלא עניין של הצלחה. האם אתה יכול לתת לנו תשובה שלא רק שגדל מספר המשתתפים בפרויקט אלא שגם מספר החיילים,

שכתוצאה מזה יש להם תעודת בגרות, גם הוא גדל? זה משתלב בתוכנית הרמטכ"ל, כמובן, לתואר ראשון. תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני סגן השר ישיב.

אכן, קודם כול, התוצאות הן ברורות: בפרויקט היו פחות מ-500 חיילים, ובשנה האחרונה היו 900 חיילים, והוא אמור לגדול ל-2,000 חיילים בשנה, שזה פי-ארבעה ממה שהיה עד היום. אין לי, אני מודה שאין לי כרגע את מדדי ההצלחה, אבל אני מאמין שכל מי שעבר הצליח,

בשביל מה הוא עשה, הוא לא, בשביל מה הוא עשה את הקורס הזה? סליחה, זה לא נכון.

עסקנו בנושא הזה באופן, אמרתי שאני אבדוק.

אני, לא, אבל איך אתה עולה בלי הנתונים האלה? אני אמרתי שאני מעריך שמי שמסיים קורס קדם-אקדמי גם הצליח בו. בכל אופן, אני מוכן לבדוק. יש עלייה במספר אבל ירידה בהישגים. אני אבדוק. יכול להיות שזאת טענה שאתה צודק בה. אינני

ימסור את הנתונים, או בכתב לשואלים. אני הבטחתי שאני אבדוק, אני אומר לשואלים. אבל דבר אחד ברור: אין ספק שהפרויקט התרחב מאוד. גם ובעיקר צריך לזכור שהיום הוא פרוס בכל רחבי הארץ. גבעת-חביבה היא מקום אחד מרכזי. לא לכל אחד נוח להגיע לשם. אבל זה, היום, אז תני לי. אני שמעתי אתכם בקשב רב. היום הפרויקט פרוס בכל רחבי הארץ, מגיע גם למקומות בפריפריה, בדרום, בצפון, ומאפשר לכל אחד בזמנו-שלו להשלים את הבגרות, ואני חושב שזו הצלחה גדולה. אני מקווה מאוד שהוא יתרחב, כפי שאנחנו מדברים כאן, גם לקבע ראשוני. המגמה היא להגיע ל-2,000 חיילים בכל שנה שישלימו את תעודת הבגרות שלהם. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לסיים. אני יודע שהיום הזה הוא יום לא פשוט. אני רוצה רק לומר דבר ברור: אנחנו מתכוונים להעביר את חוק ההסדרה היום. גם אם חוק ההסדרה הועבר לסעיף האחרון בסדר-היום, הקואליציה כולה תצביע בעדו. אנחנו נעמוד לימין ההתיישבות. הגיע זמן ההסדרה של ההתיישבות ביהודה ושומרון.

תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן ולכל השואלים. אני מתכבד להזמין לכאן את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ להשיב על שאילתה דחופה מס' 251 מאת חבר הכנסת איימן עודה. הנושא: אי-קיום בחינות נהיגה בשפה הערבית. בנושא של העבודה. בבקשה, חבר הכנסת איימן עודה. נא לקרוא את נוסח השאילתה. מכובדי היושב-ראש, מכובדי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לתוכניות החדשות, מבחני "נהג רכב משא כבד" ו"נהג רכב ציבורי" יתקיימו בעברית בלבד. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מה ייעשה לחזרה לנוהל של קיום מבחנים גם בשפה הערבית, כמובן, שפה רשמית, 20% ילידים?

אמרת את מה שאמרת, אבל אתה בטח יודע את התשובה. באוקטובר-נובמבר נערכו מבחנים רק בעברית כי לא נרשם שום מועמד ערבי. והיה ובדצמבר יירשם מועמד ערבי, יהיה מבחן בערבית. אני מבקש מבחינה עקרונית, שכל הזמן תהיה אופציה,

השר סיים את תשובתו הרשמית?

יהיה מועמד ערבי, תהיה בחינה בערבית. שאלה נוספת לחבר הכנסת איימן עודה, וגם לחבר הכנסת ג'בארין. אדוני השר, קודם כול, אני מאוד מכבד את התשובה. אני חושב שמבחינה עקרונית כל הזמן צריך גם בעברית,

אני אגיד לך: אני חושב שאת הכסף שלנו בהכנת בחינות, אנחנו צריכים לעשות את זה טוב ולהשקיע. אין לנו יותר מדי כסף. אם אין נבחנים בשפה אחרת, אז לא צריך להכין בחינה בשפה אחרת. כשיהיה נבחן ערבי שרוצה להיבחן בשפה הערבית, ניתן לו אפשרות להיבחן בערבית. הכול בסדר. השפה היא רשמית, 20%. לא קרה כלום.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שאלה נוספת. כבוד השר, בעניין השימוש בשפה הערבית: אני מקבל הרבה תלונות מהאזרחים הערבים על כך שהטפסים הרשמיים של המוסד לביטוח לאומי, עד היום הם בעברית בלבד. לפעמים קשה להבין מה כתוב שם, ועל אחת כמה וכמה זה קשה לאנשים שהם אולי מבוגרים, ולצעירים. אני גם רוצה לומר שלפעמים זה לא מצריך השקעה כלכלית רבה.

עשרות טפסים שהם אחידים, כל הזמן משתמשים בהם, אז יכול להיות שצריך לתרגם את זה פעם אחת, לתמיד, ואז האוכלוסייה תוכל ליהנות גם משפת האם שלה. תודה, חבר הכנסת ג'בארין. בבקשה, אדוני השר. אני חושב שאתה צודק. אני אבדוק את הנושא. אני חושב שאתה צודק וככה זה צריך להיות. תודה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ על תשובתו. אני מתכבד להזמין לכאן את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. מכץ אל כץ. השר ישראל כץ ישיב על שאילתה דחופה מס' 255 מאת חברת הכנסת תמר זנדברג. נושא השאילתה: פקיעת תוקף רישיונות מוניות השירות. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, השאילתה נוגעת לנושא מוניות השירות, שכידוע מוכר לך היטב, שהוא שירות תחבורה משלים ואפשר לומר חיוני. אני לא חושבת שבמצב התחבורה הציבורית בישראל כרגע אפשר לוותר עליו, ועל כן השאלה היא כזאת, תוקף הרישיונות לקווי השירות פוקע בסוף השנה, סוף 2016, בעוד חודש וחצי. מכיוון שהרפורמה בענף הוצאה מחוק ההסדרים, ובשל חוסר הוודאות באשר לעתיד מוניות השירות, העלול לפגוע בציבור הנוסעים, ברצוני לשאול: כיצד בכוונת המשרד להבטיח את המשך פעילות השירות ולקדם את הרפורמה?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, במסגרת החלטות הממשלה מיום 11 באוגוסט 2016 לעניין התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018, אושר בוועדת השרים המיוחדת לעניין תוכנית זו, בישיבה ביום 6 בספטמבר, תזכיר חוק התוכנית הכלכלית. בתזכיר זה נכלל פרק ח' בדבר קווי שירות למוניות, שעיקרו תיקון פקודת התעבורה באופן שיעגן את ההסדרה שתאפשר פעילות מוניות השירות בסיומו של ההסדר הזמני. עוד בטרם אישור ועדת השרים, על בסיס החלטת הממשלה, הוכן במשרד המשפטים, בהשתתפותנו הפעילה, נוסח של הפרק שייכלל בחוק ההסדרים. הצעת החוק להסדרת הענף, כפי שנכללה בחוק ההסדרים, כבר הועברה לפרסום כהצעת חוק ממשלתית מטעם משרד התחבורה, והיא צפויה להתפרסם ביום 16 בנובמבר 2016. שזה היום. כאן היה הליך בתוך הכנסת, שפיצל עוד לפני ההבאה את החוק הזה מחוק ההסדרים, ואנחנו פועלים מול משרד האוצר ומול משרד המשפטים שהחוק הזה יובא כאן להצבעה בקריאה ראשונה. בעצם החוק הזה, הנחתו בכנסת והעברתו בקריאה ראשונה הן תנאי ליכולת לטפל בענף הזה במקביל או בטרם פקיעת האישור להעסיק ולפעול במוניות שירות בתחילת השנה הבאה. זה המצב מבחינתנו, כמשרד התחבורה. אנחנו תכננו במסגרת חוק ההסדרים שהחוק יעבור ויועבר לוועדת הכלכלה, ושם יתקיים דיון בכל נושא מוניות השירות, שהוא נושא מורכב. מוניות השירות, נדמה לי שב-2007 הוקפא כל הענף הזה, אין יוצא ואין בא, לאחר מכן, בחוק שהועבר ובהוראות השעה האריכו את זה עד סוף השנה הזאת. אנחנו התחלנו לגבש כבר לפני שנתיים רפורמה הכוללת איתור רשימת קווים חדשה ומשופרת, ואפשר יהיה להגיש בקשות לרישיונות במסגרת החוק החדש.

פנייה לציבור לקבלת הצעות לשיפור השירות הקיים. אנו נערכים לביצוע מדורג של תהליך תחרותי באופן שניתן יהיה לתת רישיונות למפעילים בהקדם, לאחר שתושלם החקיקה. הדבר הזה מאוד נדרש. מוניות השירות הן נדבך חשוב במסגרת התחבורה הציבורית של האוטובוסים, הרכבות, הרכבות הקלות באשר הן נמצאות, המוניות הפרטיות, ואני לא יודע להגיד כרגע אם החקיקה מובאת לכאן, אולי הכנסת יודעת, אולי יושב-ראש הכנסת, אם היא מובאת לכאן גם לא במסגרת חוק ההסדרים לקריאה ראשונה, בהקדם. אם זה לא יקרה, הענף יכול להיקלע למשבר משמעותי, בלי קשר לתכנים, ופשוט יפקע רישיון הפעילות של כל העוסקים בענף הזה. תודה לשר התחבורה.

שאלה נוספת לחברת הכנסת זנדברג, ולאחר מכן, עוד לכמה חברי כנסת. אדוני השר, תשובתך היא מאוד מאוד שלוות-רוח יחסית לקוצר הזמנים ומה שעומד על הפרק שאנחנו נמצאים בו. אני מקווה שבמקום שאת באה ממנו לא רגילים ללבן דברים רציניים בצעקות. לא, לא, זה לא עניין של צעקות. אתה אפילו כשר הממונה לא יודע האם ההצעה תובא או לא תובא, הכנסת אולי יודעת.

אני לא אומרת את זה ברמת הצעקות אלא באמת כדי לשאול: יש לנו כאן מצב של שירות חיוני, שאני לא רואה איך אפשר כרגע לוותר עליו, של מוניות השירות, שמספק שירות תחבורתי לאנשים בקווים שאין להם כיסוי של תחבורה ציבורית, לאנשים מוחלשים, ויש לנו נתונים על כך. עוד חודש וחצי זה ה"דד-ליין" שכרגע אדוני מציב. ועדת הכלכלה, כמו שאנחנו יודעים, עמוסה כרגע עם פרקים מחוק התקציב וחוק ההסדרים. אני לא רואה איך חוק כזה יובא בחודש וחצי הקרוב ויעמוד בזמן. לנוכח זאת, נשאלת השאלה: האם יש כוונה, האם נשקלת האפשרות להעניק למוניות הקיימות, הפועלות, לא לכל הרישיונות, חלקם אנחנו יודעים שלא פעילים, לאלה שפעילות, איזו הארכה במסגרת הוראת שעה או משהו מן הסוג הזה על מנת שלא להכרית את הענף של השירות הזה?

מה ייעשה בתוקף אחריותך כשר הממונה על מנת שהשירות לא ייפסק ופשוט ייפול על סף תהום ב-1 בינואר 2017?

תודה, חברת הכנסת זנדברג.

הכנסת מסעוד גנאים ודב חנין ביקשו לשאול שאלה נוספת. הם מאותה סיעה, ואני אתן להם, וגם חבר הכנסת מקלב שביקש אחריהם יקבל זכות לשאלה נוספת. אז בבקשה, בזה הסדר. מסעוד גנאים, בבקשה, אחר כך דב חנין, ואחריו,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בשנת 2010 הגשתי שאילתה ובה ביקשתי לפתוח בית-תפילה למוסלמים וגם כנסייה לנוצרים בנתב"ג. בתוך מוניות השירות? חשבתי שהסעיף הוא על מוניות שירות. לא ראיתי שאילתה כזאת. ישימו שם את המתפללים. חדר תפילה למתפללים, למאמינים.

זה לא כל כך קשור,

יש שם בית-כנסת, אבל יש עוד מאמינים, יש מוסלמים ויש נוצרים, וצריך שמשרדך ייתן להם את השירות הזה. אז תשובתך בשנת 2011, עכשיו עשיתי כמה חזרות, אמרת שבפיתוח טרמינל 3 הם מביאים בחשבון שייבנה בית-תפילה למוסלמים. אבל אחר כך השבת לי שזה קשה מטעמים תכנוניים, לכן אולי בהרחבה הרביעית, מה שמכונה הזרוע הרביעית, אנחנו נתכנן בית-תפילה למוסלמים וגם כנסייה לנוצרים. אז איפה העניין עומד?

כפי שהשר יודע היטב, על שאלות שקשורות ישירות לשאילתה תנסה לענות. על דברים נוספים תוכל גם להעביר תשובה בכתב, אם תחפוץ בכך. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, סוגיית מוניות השירות היא סוגיה חשובה ביותר. אנחנו חייבים להבין שמוניות השירות הן חלק מרכזי מהפתרון. זה אמצעי מאוד גמיש של תחבורה ציבורית, זה אמצעי משלים לרכבת, לאוטובוסים, אדוני דיבר על זה בתשובתו, וזה גם אמצעי מקדים. לפעמים במקום שאין לי מספיק אנשים לאוטובוס אני שולח מונית שירות, ואנשים מתרגלים לקבל שירות של תחבורה ציבורית. אחד הדברים שהנתונים של משרד התחבורה מראים הוא שזה גם תחום של תחבורה ציבורית שהציבור מאוד אוהב. למרות כל הקשיים והבעיות אנשים אוהבים מוניות שירות, והם שבעי רצון מהשירות הזה. המציאות בתחום הזה היא מאוד קשה, ואני מדבר על המצב הקיים היום, אפילו לפני הבעיה של החודש וחצי שכרגע אנחנו נמצאים בתוכה. כי נעשה מהלך מאוד מבורך, אדוני השר, בשנה האחרונה במשרד התחבורה,

מחירים, רפורמות במחירים, מהלך חשוב ביותר ומבורך. אבל במוניות השירות המחירים נותרו אותם מחירים, אין להם הרי סובסידיות, והן מתקשות לעמוד בתחרות עם אמצעי התחבורה האחרים, וממילא המצב שם קשה. אדוני דיבר על הפרק בחוק ההסדרים שבעיקרו הרצון להוסיף תחרות לענף הזה, אבל אם גם אלה שנמצאים היום יקרסו, אף אחד לא ייכנס ולא ירצה להתחרות בהם. לכן, אדוני השר, השאלה שלי היא, האם אתם שוקלים במשרד, למשל בהסדרה של מוניות השירות, להחיל עליהן את הסדר ה"רב-קו"? אני יודע שעומדת שאלת השבת, אבל ברמה הטכנית אין שום בעיה ליצור "רב-קו" שמונית שירות תפעל אתו בימי חול, ובימי שבת לא יפעל ה"רב-קו" הזה.

אין שום בעיה טכנית לעשות את זה.

האם אתם שוקלים כיוון כזה? תודה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אורי מקלב, ואז נשמע את ההתייחסות של שר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, לפני כחודש וחצי ועדת המחירים החליטה להוריד את התעריף של המוניות ב-11%, ולמעשה עד היום הזה, אפילו כיום הזה, בחלק מהמוניות עדיין לא הורידו את המחיר, והם גובים מחירים מאוד מאוד גבוהים. המשמעות לגבי הצרכנים זה

עשרות מיליונים הפסד, מעבר לכך שההורדה עצמה הייתה כבר צריכה להיות, לפי עניות דעתנו, לפני הרבה זמן. מה המשרד עושה כדי לבצע באופן ממשי את הורדת המחירים שיש לה השלכה ישירה על עלות הנסיעות במוניות לצרכנים?

תודה לחבר הכנסת מקלב. בבקשה, אדוני השר.

אני אתייחס למוניות השירות, ושאר השאילתות,

הן נשאלו, אני אתייחס אליהן לפי הנוהל. בכתב. בכתב או בדרך אחרת. אם השאלות יועברו באופן מדויק למשרד, בוודאי תהיה התייחסות. לגבי מוניות השירות, כפי שתיארתי את הרקע, הענף הזה היה ענף שהוקפא. לפני קרוב לשנתיים ישבתי עם הנציגים של המוניות וגם בדקתי, והגענו למסקנה שחייבים לעשות רפורמה ותחרות. היעדר התחרות לא רק שלא עזר לענף, אלא הוא ניוון אותו, משום שהתחרות האמיתית הייתה מול התפתחות שירות האוטובוסים, שבניגוד למה שמנסים להציג לא מעט, הוא מתקדם ומתפתח בצורה מרשימה, כולל הוזלה, כולל ריבוי קווים. ולכן מוניות השירות שלא התאימו את עצמן לא קיבלו תחרות פנימית של מוניות שירות אבל הן קיבלו תחרות משמעותית מאוד מתחום האוטובוסים והרכבות והשילוב של כל הדברים. ויש אזורים שלמים שהתקשו לעמוד בתחרות הזאת. ולכן התחלנו בגיבוש רפורמה. הרפורמה הזאת הייתה צריכה לבוא ליד ביטוי בחוק ההסדרים. בשיחות עם משרד האוצר המסקנה הייתה שמאחר שזה תחום מאוד כולל, בעל השפעה על הכלכלה ועל השירות שניתן לאזרחים, היה מקום להכניס אותו לתוך חוק ההסדרים, וכך גיבשנו הצעת חוק שאושרה בממשלה, בוועדת השרים לחקיקה, ועמדה להיות מונחת בפני הכנסת. דיברתי עם יושב-ראש ועדת הכלכלה איתן כבל, שהוכיח את עצמו בלא-מעט תחומים כמי שטובת הצרכן הישראלי,

לנגד עיניו, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה, בלי קשר להתפלגויות פוליטיות, ולהפתעתי, ואני אומר, החוק הזה פוצל מחוק ההסדרים, אני לא ידעתי על זה, ואני אומר את הדברים כמו שהם, בלי שהחוק הזה יונח במהירות בפני הכנסת, אני אומר את זה גם לחברת הכנסת זנדברג, שהוסיפה ושאלה והציעה ואמרה, אי-אפשר להעביר חוקים בהוראת שעה אלא במסגרת רפורמה. אם במסגרת הדיון ברפורמה היו מגיעים למסקנה, באופן מתואם ומשותף, הממשלה, ועדת הכלכלה, הכנסת, שבינתיים צריך הוראת שעה, אז היה מקום בהחלט לקדם יוזמה כזאת עד להבשלת כל התהליכים וגיבוש החוק והתהליך בכללותו. כמי שליווה את הרפורמה ואת הדיונים המשפטיים והאחרים, אני מתקשה לראות מצב, כמו שאמרתי, איך אומרת חברת הכנסת זנדברג? עכשיו נראה מה הם הקווים הפעילים המרוויחים, ונחוקק חוק מיוחד עבורם שיאפשר להם להמשיך לפעול בלי תחרות ובלי הקצאת קווים אחרים, מה שאנחנו לא מאפשרים לאחרים, שמשרד המשפטים התנגד בכלל להמשיך את זה מעבר ל-2016, וגם מבקר המדינה העיר את הערותיו לא-מעט פעמים. אם זה במסגרת רפורמה שחשבנו עליה, שבה מתייחסים לכל מי שיש לו זיכיון בענף הזה, בדומה, למשל, לענף הרפת: יש מכסות חלב, רצו להוציא רפתנים מתוך הענף, להציע להם אלטרנטיבה, בין שהם מייצרים חלב ובין שהם לא מייצרים חלב, על מנת לשחרר את המכסה, להעביר אותה למקום יותר תחרותי, שהוא יותר גדול כביכול, ויכול לייצר בתנאים יותר יעילים. הדברים האלה קורים בלא-מעט תחומים, גם מול הסכמים עם ארגוני עובדים, עם חברות ממשלתיות, כאשר מתגמלים עובדים על מנת להגביר תחרות. ולכן, הרעיון היה להוביל רפורמה, להוביל את הוצאת כל הקווים להליך תחרותי, אבל להכניס ממד של המרה: מי שרוצה, בין שהוא פעיל, בין שהיה פעיל עד לפני שנה או עד לפני שנתיים או עד לפני שלוש שנים, זה לא חשוב, יש לו זיכיון של קו והוא רוצה להמשיך להפעיל אותו, הוא לא יקבל את ההמרה. ובכך, בעוד כך וכך שנים, לפי נורמה שתיקבע בתוך החקיקה, הוא יצא לתחרות בלי לקבל המרה. הוא מוותר על ההמרה היום בשביל להמשיך עוד כמה שנים. מי שלא רוצה להמשיך, בין שהוא פעיל ובין שהוא לא פעיל, או בכל הגדרה שאי-אפשר כרגע לתת אותה, הוא יקבל אופציה להמרה, בדרך כלל במספר ירוק למונית רגילה. היחס יצטרך להיקבע תוך כדי הליך החקיקה עצמו, האם זה אחד תמורת אחד, האם זה מינון אחר של הדברים, ואז הקו שלו יתפנה במסגרת כוללת של הכנסת תחרות לפי סקר שייעשה, שאנחנו נמצאים בתוכו בשיתוף הציבור, איפה יש צורך בקווי שירות. וזה הליך שהיה יכול גם כן להחיל הוראת שעה שתאמר: אנחנו באמצע הליך. אנחנו, עם הכנסת, נעביר הוראת שעה כרגע לגבי כולם, עד שנסיים את ההליך הזה. נשלים אותו ונוציא את הכול לתחרות בדרך שציינתי שיש לה תקדים מענפים אחרים, שהיא יכולה גם לצלוח מכשולים משפטיים קיימים. כל ניסיון היום שלא במסגרת רפורמה שהוצעה ולא במסגרת חקיקה, אפילו לא בחוק ההסדרים, אלא שתובא חקיקה לקריאה ראשונה לפי הנוסח שקיים ותתחיל להיות נדונה,

אם תיגזר הוראת שעה מתוך הדיונים, זה יהיה דבר לגיטימי ומגובה חוקית,

להכין את כל הענף לתחרות, והוא במסגרת התועלת האזרחית של הציבור שרוצה את השירות הזה. לכן, התנאי ליכולת להוראת שעה או לדיון כולל על הענף הוא שאותה טיוטת חוק שאינה במסגרת חוק ההסדרים, תובא מייד לקריאה ראשונה. אני מודה, וזה מה שאמרתי, שלמרות כל ההכנות שעשינו זה לא תלוי בי, פנינו כמשרד. הכנסת, משרד האוצר או יושב-ראש הכנסת כאן, צריכים לקדם את התהליך הזה במהירות כדי שהענף לא יקרוס, כי אחרת, בינואר, כל מי שרוצה סוג כזה או אחר של שירות, לא יקבל אותו. אין שום אפשרות. אם התמונה הכוללת היא מורכבת מבחינה משפטית, וקובעים כאן נורמות שיש להן גם תקדים, ודאי שחקיקה חלקית ללא קריטריון וללא נורמות תהיה בלתי אפשרית. הממשלה בוודאי לא תוכל להיות חלק מחקיקה כזאת, אף יועץ משפטי לא יאשר אותה גם. לכן צריך בדחיפות ובמהירות להביא את אותה מתכונת שגיבשנו לקריאה ראשונה. כמו שאני אומר, יהיו כאן דיונים, יוזמנו ארגוני המוניות. יש מוניות בתל-אביב, יש מוניות בנתיבות ובכל מקום. יש גוונים וסוגים וצרכים. בינתיים גם מתבצעת הפעילות של בדיקה ועדכון איפה הצרכים, וביחד לבוא ולהסדיר את הענף הזה שמפרנס אנשים וגם מביא תועלת ציבורית. תודה רבה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. חברת הכנסת תמר זנדברג, רק לידיעתך, מבחינת מצב החקיקה, ראיתי פשוט כותרת באחד מכלי התקשורת: נחשו מי הוציא את נושא מוניות השירות מחוק ההסדרים? יושב-ראש הכנסת. אז אני מודה באשמה, גם את הנושא הזה וגם עוד כ-30 ומשהו סעיפים הוצאתי מחוק ההסדרים, כי הכנסת לא יכלה לקבל את חוק ההסדרים במתכונתו, כפי שהוגש. מתי זה יבוא לחקיקה רגילה? תלוי במזכירות הממשלה. אנחנו בימי שני מקבלים את רשימת החוקים שהממשלה מנסה,

להעביר בכנסת, ואנחנו בוודאי נקבל את זה. עד כאן הודעתי. אני מודה לכל השרים שהשיבו ולכל חברי הכנסת ששאלו. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון, הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי-המשפט), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי כנסת, בבקשה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון תציג לנו את הצעת החוק. בשם שרת המשפטים ישיב השר יובל שטייניץ.

כן, השר כץ אכן גבוה. כבוד היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, זה לא סוד שבשנה וחצי האחרונות אני למעשה עוסקת בצורה מעמיקה מאוד בנושא של פגיעות מיניות בילדים קטנים ובכלל בפגיעות פיזיות בילדים. נושא שהוא כואב. כואב דווקא מהמקום שבו קשה לנו מאוד מאוד לתת הגנה אמיתית לאותם ילדים חסרי ישע. החוק שאני מביאה היום בא ומנסה לסייע בעצם בהבאה לדין של מי שפוגע בילדים שלנו. במציאות הנוכחית אנחנו לא מצליחים למצות את הדין עם מי שפוגע בילדים, והתוצאה היא שהילדים, באיזה מקום, הופכים להיות מופקרים. ההצעה בעצם מבקשת להתאים את תנאי העדות ואת בתי-המשפט לעדותם של ילדים קטנים. מה זה אומר? זה אומר שמשך זמן המשפט לא יעלה על שנה. אנחנו עדים היום למשפטים שנמשכים שלוש, ארבע וחמש שנים. אני לא צריכה לספר לאף אחד על הסיוט המתמשך שעוברים לא רק הילדים אלא גם המשפחות שלהם בסיטואציות שכאלה. אנחנו מדברים על כך שהנאשם לא יוכל לקיים חקירה נגדית אל מול אותו ילד שנפגע. אנחנו מדברים על כך שמרגע שהוגש כתב-האישום, בתוך 90 יום יחל המשפט. אנחנו מדברים על כך שעדות של ילד שמתחילה במועד מסוים, תסתיים באותו המועד ולא תיגרר עוד לכמה חודשים, כי בתקופה הזו נגזרת על הילד, שממילא מתמודד עם מציאות כל כך כואבת וקשה, נגזרת עליו שתיקה. המטרה היא בעצם לראות איך אנחנו מצליחים להביא למיצוי דין עם כמה שיותר אנשים שפוגעים בילדים שלנו. אני רוצה לשתף אתכם במשהו: חזרתי ביום ראשון מכנס שקיימה מועצת אירופה בנושא מניעת פגיעות מיניות בילדים קטנים. אני מוכרחה לומר לכם, ישבתי והקשבתי וגיליתי שלמרות כל מדיניות חוסר הפרגון שלנו והדכדוך העצמי שלנו, מדינת ישראל, מהבחינה הזו נמצאת במקום טוב מאוד: גם מבחינת החקיקה, גם מבחינת המוסדות, גם מבחינת ההיערכות.

מסתבר שהקושי שלנו הוא ביישום של הדברים, או ביישום הנכון של הדברים, היכולת שלנו להביא באמת את כל החוקים ואת כל התשתיות ואת כל מה שקיים כיום כאיזה בסיס שיאפשר לנו גם להגיע לנקודת הסיום ולשים את היד על מי שפוגע בילדים שלנו. אני חושבת שהצעת החוק הזו באה ונותנת איזה ממד יישומי, אפשרי, כדי לסייע שכל מה שכבר קיים במערכת יוכל להתקיים הלכה למעשה כשמדובר בילדים קטנים. אני רוצה להודות גם לצוותים של משרד המשפטים ושל משרד הרווחה שהיו שותפים בבנייה של החוק. אנחנו באמת ירדנו לפרטי-הפרטים. אני מבקשת מכם, חברי הכנסת, תעזרו לי לעשות צדק עם הילדים שלנו ותצביעו בעד החוק. תודה רבה. תודה רבה. לפני שנשמע את תשובת השר, אבקש מחברי הכנסת לשבת. חברי הכנסת, אבקש לשבת. חבר הכנסת שמולי, אבקש לשבת. חברי הכנסת, אני מתכבד לקדם כעת בברכה אורח נכבד המבקר היום במשכן הכנסת, שהתקבל הבוקר בטקס רשמי ומכבד אותנו כעת בנוכחותו במליאה, בראש משלחת גדולה ומרשימה, ביציע האורחים, יושב-ראש בית-הנבחרים של צ'כיה מר יאן המאצ'ק ומשלחתו. (מחיאות כפיים) במשלחת, נציין, נמצאים גם יושב-ראש ועדת ההגנה, יושב-ראש ועדת הבריאות, סגן יושב-ראש הפרלמנט וחברי פרלמנט רבים נוספים. ברוך הבא, אדוני הנכבד, לירושלים, בירת ישראל המאוחדת, וברוך הבא אלינו למשכן הכנסת, לבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית.

צ'כיה היא אחת הידידות הקרובות ביותר של ישראל בעולם, ושיתופי הפעולה בין מדינותינו בתחומי הכלכלה, הביטחון,

המדע, החינוך והבריאות מפותחים וחשובים מאוד לשני העמים. בית-הנבחרים הצ'כי, בראשותך,

הוכיח בשנים האחרונות בכמה הזדמנויות את יחסו החם למדינת ישראל. כך היה כשהבית דחה את המלצת האיחוד האירופי לסמן מוצרים מיהודה ושומרון, וכן רק לפני כמה שבועות, כשאימצתם הצהרה השוללת את ההחלטה האבסורדית של אונסק"ו המתכחשת לקשר בין העם היהודי לירושלים. אנחנו מבקשים לברך אתכם גם על עמדתכם ותרומתכם במאבק נגד האנטישמיות. אני שמח שהידידות בינינו מתבטאת גם בפעילות מתמדת של קבוצות הידידות הפרלמנטריות בשני הפרלמנטים. אצלנו הקבוצה היא בראשות חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא. שמחנו לארח בספטמבר האחרון את קבוצת הידידות של בית-הנבחרים הצ'כי, ובפברואר הקרוב נוציא משלחת לצ'כיה לצורך דיאלוג בין-פרלמנטרי ראשון בינינו.

אנחנו פועלים לחזק את הקשר גם בין מטות הפרלמנטים, באמצעות הקמת קבוצת ידידות של עובדי הכנסת עם בית-הנבחרים הצ'כי. אני משוכנע ששיתופי הפעולה הפרלמנטריים ימשיכו לחזק את היחסים בין המדינות, וגם יעזרו לשני הצדדים להתמודד עם אתגרי הפנים שלהם ולשרת את הציבור שלהם באופן אפקטיבי יותר. הקשר בין צ'כיה לישראל ובין שני העמים הוא ארוך-שנים. כהמחשה לכך אני מבקש להזכיר כאן,

אישה מיוחדת שהלכה לעולמה שלשום והובאה למנוחות לפני זמן קצר. שמה טטיאנה הופמן, ילידת פראג, שהגיעה לישראל בצעירותה כדי לקבל פרס על עבודתה העיתונאית ברדיו הממלכתי של פראג. ממש למחרת הגעתה לכאן פלש הצבא הסובייטי לצ'כיה, והיא החליטה להשתקע בישראל. טטיאנה הייתה עיתונאית מן המעלה הראשונה, עורכת חדשות חוץ ברדיו ובטלוויזיה שלנו ואישה נעימה ומיוחדת במינה. היא הייתה דוגמה ומופת לזיקה התרבותית שבין מדינותינו, ואנו מבכים את לכתה. אנחנו מודים לך ולמדינתך, אדוני יושב-ראש בית-הנבחרים הצ'כי, על יחסכם החם לישראל. באותה הזדמנות אני רוצה להודות לשני השגרירים, השגריר שלנו בצ'כיה ושגריר צ'כיה בישראל, על תרומתם החשובה ליחסים בין המדינות. בשם הכנסת וחבריה אני מאחל לכם ביקור פורה ומוצלח. ברוכים אתם בבואכם. מותר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. אנחנו נשמע כעת את תשובת הממשלה על הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)

בשם שרת המשפטים, ימסור את תשובת הממשלה השר יובל שטייניץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מקריא את התשובה בשמה של שרת המשפטים, כפי שציינת. הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואחרים, באה לשפר את הסדרי החקירות של ילדים בבתי-המשפט בהקשרים שונים, לרבות הזכות למלווה, איסור חקירה נגדית בידי הנאשם, עדכון סעיף מינוי חוקרי ילדים והגבלת מועדים לפתיחת המשפט, המועדים להעדת ילדים והמועדים למתן פסק-דין. הצעה זו מתבססת חלקית על הצעה משנת 2008, שהייתה תוצר של צוות בין-משרדי שישב על המדוכה בנושא. מבחינה עקרונית עיקרי ההצעה נכונים וראויים. עם זאת, בשל הזמן שחלף מאז ישיבות הצוותים המקצועיים, וכן לאור סעיפים חדשים שלא נכללו בהצעה המקורית, יש מקום לאפשר לגופים הרלוונטיים, כגון הסנגוריה הציבורית, הנהלת בתי-המשפט, המשטרה, הפרקליטות ומשרד הרווחה, להשמיע את הערותיהם ולוודא שכל האמור בהצעה אכן ניתן ליישום. לפיכך, הוחלט שההצעה תקודם בהסכמת משרדי המשפטים, העבודה והרווחה, ביטחון פנים ובריאות ובתיאום עם משרד האוצר. אם חברת הכנסת הנכבדה שאשא ביטון מסכימה לתנאים האלה, הממשלה תומכת בהצעת החוק שלך.

תודה רבה. תודה רבה לשר שטייניץ. אני מבקש לתמוך. הממשלה מציעה לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לך. אם כן, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון, הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי-המשפט), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון, הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי-המשפט), התשע"ו 2016, לוועדת החוקה, חוק ומשפט

בעד, 50 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)

הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי-המשפט), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה. אפשר להוסיף אותי?

שמעתי. לא הספקתי.

אוקיי. לפרוטוקול, חבר הכנסת ג'בארין גם הוא תומך בהצעת החוק הזאת.

לא עולה, רבותי. ברגע שחבר כנסת לא נמצא באולם להציג את הצעת החוק,

אף שהחוק מאוד מאוד מאוד חשוב, זאת הצעת חוק מאוד

לכם שבעלי עושה לא פחות ממני,

בכל מה שקשור לתפעול השוטף של הבית. הצעת החוק הזאת בעצם באה להגן, או באה להקל על בת-הזוג כאשר בן-זוגה,

הולך לשירות מילואים כדי להגן על המדינה, כדי לתרום את חלקו, ואי-אפשר להשאיר בעצם בנקודת זמן כזאת את האם לשאת בכל המטלות בלי להתחשב. כי בסופו של דבר שעת עבודה לפעמים מגיעה לשעת השחרור של הילדים ממערכת החינוך, וכאשר זה קורה צריך לשבור את הראש. אז אם יש משפחה רחבה ואם יש עזרה מהקהילה או מהזולת, הדבר הזה בא על פתרונו. אבל כאשר מדובר באמת על משפחות שבהן שני בני-הזוג נושאים בנטל של גידול המשפחה, אנחנו לא רוצים אפילו לסכן את ההכנסה של בת-הזוג. אבל יותר מכך, לא רוצים להגיע למצב שהילדים יוזנחו. אם הדילמה היא האם לצאת מהעבודה מוקדם יותר או להגיע מאוחר יותר, כדי לאסוף את הילדים או לפזר אותם במוסדות החינוך, או כדי לקחת אותם למרפאה, כי אין מי שיישא בנטל יחד בגלל ההתגייסות הלאומית הזאת לשירות מילואים, מן המעט שהמדינה יכולה לעשות זה לנסות להקל. אז ככה אנחנו מבטיחים גם את השמירה על מקום העבודה של בת-הזוג, כי הרי אנחנו יודעים שהיום גם נשים עושות מילואים, אז גם של בן-הזוג בתקופה הזאת, ולהכיר תודה ולא להעניש את מי שבוחר לתרום למדינה. אני רוצה להגיד שוב: החוק הזה שיזם איתן כבל, שהוא יושב-ראש השדולה למען המילואים בכנסת ישראל, וכל הקרדיט מגיע לו. אני שמחה להיות חלק מהיוזמים ושמחה על כך שהוא גייס אותי להיות חלק מהיוזמים. אני מבקשת מכם, אנא, תמכו בחוק.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. כאמור, יש לנו הצעה מוצמדת: הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, זכויות עובד שבן-זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, חבר הכנסת רועי פולקמן. יש לך עד שלוש דקות להציג את ההצעה שלך. רגע, מותר לי? מותר מה? לא.

משום שאיתן היה, אבל זו רק קריאה טרומית. לברך נותנים אחרי קריאה שנייה ושלישית. נותנים גם אחרי הראשונה, אבל זה, הסתדרנו. על-פי בקשתו של חבר הכנסת רועי

יש לו זכות, יוזם הצעת חוק רשאי להסמיך חבר כנסת אחר לעניין הוראות סעיף זה, כלומר להציג את הצעת החוק. בבקשה, חבר הכנסת איתן כבל. אני מבינה שאתה היית עסוק בדברים חשובים מאוד מאוד, ולכן כולנו,

בענייני דיומא. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני מודה לרועי פולקמן, תודה,

אני אומר את זה כיוון שמדובר בהצעת חוק שאני עמל עליה כעשר שנים. היא כבר עברה פה בטרומית. זאת הצעת חוק שאני רואה בה סוג של אתגר אישי גם לנו, חברי הכנסת, ולשמחתי, הצלחנו להביא אותה לסף סיום. אני רוצה להסביר במה דברים אמורים. מספר חיילי המילואים המשרתים, בוודאי אלה הקרביים, חבר הכנסת שלח, הולך ומתמעט. הוא כמעט לא מתקיים יותר. מספר ימי המילואים, לצערנו, מי כמוך יודע, הולך ומתמעט. אני מקווה שבסוף הסיבה תהיה שהגענו סוף-סוף לשלום. אבל זה לא מסיבות של שלום, חבר הכנסת עמר בר-לב. משפחות חיילי המילואים, אין כמעט בשום מקום הטבה ממשית אמיתית. ומי שמשרת, והוא חלק ממערך המילואים, לא מבין עד כמה מקומה של משפחה חזקה בתוך הסיפור הזה הוא אבן יסוד. לא מבינים עד כמה כיום, למשל, מפקדים שמבקשים מהם להתקדם בסולם הדרגות, עקב עניינים משפחתיים, לא חס וחלילה בעיות במשפחה, אלא היכולות להתנהל גם מול מקום העבודה וגם מול המשפחה, גורמים לכך שהם לא יהיו חלק מהתהליך הזה. לכן, גברתי היושבת-ראש, אני שמח. התודה, לפני המדינה, צריכה להיאמר לשרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, כי בלעדיו החוק הזה לא היה מגיע לקצה הדרך. לא בזכות המדינה כאן. המדינה רק באה ואמרה, הרגולטור מגן. כי מה העניין? נשיא התאחדות התעשיינים, באמת במעשה גדול, בא ואמר, שבעניין המסוים הזה אנחנו מוכנים לספוג את העלות של השעה הזאת בעבור החייל ובעבור רעייתו. המשמעות של החוק היא שכשהבעל, ודרך אגב, זה כך גם אם האישה במילואים או בן-זוג חד-מיני במילואים. שיהיה ברור: זה נוגע לכולם בעניין הזה, היא תוכל לבחור אם להגיע לעבודה שעה מאוחר יותר או לצאת ממקום העבודה שעה מוקדם. אין לכם מושג איך זה לראות גדוד מילואים בשעת הבוקר או בשעת הצהריים כמו תחנת מוניות, מדברים בתוכם את השיח הזה. אני רוצה להזכיר שאם בעבר ההורים שלנו יכלו לשמור על הילדים שלנו, כיום זה כבר לא יכול להתקיים. בחלק ניכר מהבתים, ההורים הם חלק ממערך העבודה.

ברשותכם, אני רוצה להודות מעומק הלב גם לשר האוצר שנתן את הרוח הגבית, לעופר מרגלית שנתן לי פה את הרוח הגבית מהאוצר, לנח הקר שליווה אותי, וגם לשר האוצר, שבעניין הזה הוא הראשון שבאמת נתן את הדחיפה שהחוק הזה יצא מן הכוח אל הפועל. אני פונה אליכם, זה חוק שאני שואל את עצמי, איך לא חוקקנו אותו עד היום? תודה לכם כבר מראש על התמיכה. תודה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. כאמור, בשם הממשלה ישיב לנו השר שטייניץ. השר שטייניץ? אדוני השר. אדוני, נשמח לשמוע את תגובתה של הממשלה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני מקריא את התשובה בשמו של שר העבודה והרווחה חיים כץ: הצעת החוק מבקשת לתת זכות לעובדת המועסקת במשרה מלאה, אימא לילד, להיעדר מהעבודה כשבן-זוגה שוהה במילואים. סעיף 7 לחוק עבודת נשים קובע את הנסיבות שבהן עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתקופות שונות, כגון היעדרות לאחר תקופת הלידה, היעדרות בתקופות ההיריון, היעדרות לצורך טיפולי פוריות ועוד. החלטת הממשלה היא לתמוך בהצעה בנוסח שהוסכם עם המציע, השונה מהנוסח המקורי של הצעת החוק, ובכפוף לכך שהליכי החקיקה ייעשו בהסכמה עם משרדי הביטחון וראש הממשלה ובתיאום עם משרדי האוצר, העבודה והרווחה וביטחון הפנים. בהצעה המוסכמת מבקשים לקבוע, כי עובדת במשרה מלאה, שהיא בעלת מחויבות משפחתית, כלומר שנמצא עמה ילד שגילו מתחת ל-13 שנים,

רשאית להיעדר מהעבודה שעה אחת בכל יום, באותה תקופה שבה בן-הזוג שלה שוהה במילואים, ובלבד שניתנה למעסיק הודעה על כך.

עשר דקות. אני רוצה הודעה אישית.

אבל הפריעו לי, יש לי זמן פציעות, עכשיו עיכבו אותי כמה דקות.

יכול להמשיך, גברתי היושבת-ראש?

אדוני השר, אני מוסיפה לך עוד דקה בגלל כל הבלגן. יש לך עוד שש דקות, נראה לי שמגיע לי זמן פציעות קצת יותר ארוך,

בוא נראה. ההצעה המוסכמת מבקשת לקבוע, כי עובדת במשרה מלאה שהיא בעלת מחויבות משפחתית, כלומר, שיש עמה ילד שגילו מתחת לגיל 13, תהא רשאית להיעדר מעבודתה שעה אחת כל יום בתקופה שבן-זוגה שוהה במילואים. זה בתנאי שניתנה למעסיק הודעה על כך, ובתנאי שתקופת המילואים של בן-הזוג לא תפחת משישה ימים רצופים. אמור מעתה: אם הילד שבו מדובר הוא מעל גיל 13, או שבן-הזוג משרת במילואים בין יום לחמישה ימים, פחות משישה ימים רצופים, ההצעה הזאת לא חלה. כעת מוצע להחיל הוראת חוק זו, או ההצעה הזאת, אם היא תעבור בכנסת, גם על עובד אשר בת-זוגו שוהה בשירות המילואים. כפי שידוע לכולנו, גברתי היושבת-ראש, יש גם נשים חיילות וקצינות שנקראות,

אדוני, אנחנו רואים את השעון, השר התחיל ב-12:16. אתה יודע, כסגן יושב-ראש הכנסת, שכששרים כאן, אנחנו לא מפעילים את השעון, אבל אנחנו רושמים שעה,

ואם אתם תמשיכו להפריע לשר, אני אאריך לו עוד. בבקשה, אדוני. אני התבלבלתי מקריאת הביניים של יואל חסון, אז אני אתחיל את הפסקה הזאת מהתחלה. אי-אפשר לחתוך פסקה באמצע,

לא יזכרו מה היה בתחילת הפסקה עד סופה. אני בטוח. ההצעה המוסכמת מבקשת לקבוע כי עובדת במשרה מלאה שהיא בעלת מחויבות משפחתית מהי מחויבות משפחתית לצורך החוק הזה? היא מוגדרת כמי שיש לה ילד, כמובן או ילדה, שגילם 13 שנים ומטה. מעל 13 שנים לא רואים את זה כמחויבות משפחתית לצורך החוק הזה.

עובדת כזאת, אדוני, חבר הכנסת כבל, בהזדמנות זאת אני מברך אותך על הצעת החוק החשובה והנכונה הזאת. שמחתי לתמוך בה בוועדת השרים. אני חושב שנושא המילואים שנים רבות לנגד עיניך, כמי שעושה מילואים. אתה עדיין עושה

יישר כוח. איפה אתה רואה גיל מתקדם פה? מה? איפה אתה רואה פה גיל מתקדם? תשמע, יואל, אני ואיתן המון שנים פה ביחד, גם אני. ואני מניח הנחה פילוסופית-מתמטית, שאולי היא נכונה ואולי היא לא נכונה, שכל שנה שאני מזדקן, איתן מזדקן לפחות אם אני מזדקן ב-12 חודשים, עליו עוברים לפחות עשרה או 11 חודשים,

הפער, חודשיים. יש הבדל בגנטיקה, אין מה לעשות, זו גנטיקה אחרת.

תימנים מזדקנים בחודשיים כל שנה ואשכנזים ב-12 חודשים כל שנה? מה? וזו לא פילוסופיה. זה לא פילוסופיה, זה מדע אמפירי עובדתי, זה על בסיס של אובזרבציה.

זה מחקר שעשית. מעמיק.

אין לי ספק שמעמיק מאוד. ובכן, איתן, ברכות על הדבר הזה. כיום פחות ופחות אנשים משרתים במילואים, בטח בקרבי במילואים. אנחנו זקוקים להם, וטוב עושה המדינה שהיא מסייעת להם ולבני ובנות זוגם, איתן, ואפילו, לדעתי, החוק הזה חשוב לא רק מבחינת השעה אלא מבחינת המסר, שמי שעושה מילואים, מתחשבים בו ובמשפחתו. המדינה יודעת להכיר בזה, המדינה יודעת להחזיר טובה, המדינה יודעת להקל, המדינה מבינה שיש לה חוב מיוחד, ולא רק כלפי מי שעושה את המילואים אלא גם כלפי בני משפחתו. כי הרי כשגבר או אישה נושאים בנטל המילואים, במידה רבה המשפחה כולה נושאת בנטל המילואים. אני זוכר את אשתי עם שלושה ילדים קטנים בבית, תקופות של שבועות, לפעמים חודשים של מילואים, בארץ או בלבנון. זה היה קשה מאוד גם לעבוד וגם לטפל בשלושה ילדים קטנים בלי שהבעל בבית. אז בצדק ההצעה שלך היא בזמן הנכון, במקום הנכון. חבל שהיא לא באה קודם, אבל היא בהחלט טובה. לכן ציינתי גם שההצעה הזאת תחול גם על גבר עובד שבת-זוגו עושה שירות מילואים. אומנם לא הרבה נשים עושות שירות מילואים, אבל יש,

הבת שלי. גם החברה של בני עושה לפעמים שירות מילואים, די ממושך. אדוני השר, יש לך עוד דקה. אני מבקשת לסכם. אני נאלצתי פה להגיב על קריאות ביניים, אבל אני אחתור לסיום. מצוותך, לסיים. עוד נקבע, כי היעדרות זו לא תנוכה מהשכר, או יותר נכון,

לכתוב שבעקבות היעדרות זו לא ינוכה מהשכר של בן או בת הזוג. והיא באה נוסף על היעדרויות אחרות או הפסקות מותרות אחרות שקבועות בדין. אני השתתפתי, איתן, בדיון בוועדת שרים לחקיקה, ואני רוצה לבשר לך, איתן, אני רוצה לבשר שוועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לתיאום שדיברתי עליו קודם, בכפוף להסכמה של משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, כי זה קשור לגופים מסוימים במשרד ראש הממשלה, ובתיאום עם משרדי האוצר, העבודה והרווחה וביטחון הפנים.

אם איתן מסכים לתנאים הללו, מוסכם.

האופוזיציה יימשך ויהיה לנו פה איזה delay של 10 20 דקות. אורלי, תודה על השירות לקואליציה. כמה זמן? אדוני, למה, להמשיך לדבר יותר מעשר דקות, תירגעו, אני מסיים. אני רוצה לבקש מהכנסת, בכפוף להסתייגויות, צריך לסיים.

אני משתדל לסיים. תנו לי לסיים. דב חנין, ד"ר דב חנין, אני בדיוק רוצה לסיים, אבל קריאות הביניים שלכם מונעות ממני את המשפט האחרון, שבא לסיים. אני אבקש מהכנסת, אדוני, בשם הממשלה, בשם שר העבודה והרווחה חיים כץ, לתמוך בהצעת החוק של איתן כבל, בכפוף להסכמות לתיאומים שדובר עליהם עם המשרדים השונים. אני רוצה לברך אותך, איתן, ולהודות לך על דאגתך זה שנים לרווחתם ולטובתם של משרתי המילואים. תסיים כבר את הנאום שלך, די.

יובל, הוא כבר מזדקן בנאום שלך, די.

עכשיו אתה מפריע לי לרדת מהדוכן. אני יורד מהדוכן, אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני השר, לסיים. מילאתי את תפקידי הכפול, להציג את תשובת הממשלה על הצעת החוק,

ולשרת גם בתפקידי כחבר בקואליציה.

כן,

גברתי חברת הכנסת מרב מיכאלי, זה לא בסדר. בחיים לא הפסקתי, גם אם זה חבר כנסת שהוא יומיים בכנסת,

בסדר, אז על שתי ההצעות תהיה הצבעה שמית.

מצביעים על הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן-הזוג), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת, שמספרה פ/3255. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת אני מבקש לעצור לשנייה. חברי הכנסת, חבר הכנסת בגין, חבר הכנסת בגין, נא לשבת. בבקשה. חבר הכנסת קיש וחבר הכנסת רוזנטל, נא לשבת. אנחנו בעיצומה של הצבעה. אחר כך מדברים על משיכת זמן. נכון, חבר הכנסת עודה? חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת איימן עודה, שלוש פעמים צריך לקרוא בשמך? נא לשבת. אתה רוצה לדבר עם השר, תקבע אתו פגישה. אני לא מבין, אתה, אתה לא שומע אותי? אני ביקשתי לשבת,

ביקשתי לשבת. גברתי תמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, אינו נוכח מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יהודה גליק, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, בעד צחי הנגבי,

הרצוג, אינו נוכח שרן השכל,

יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, אינו נוכח יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, בעד ישראל כץ,

עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, בעד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, בעד יואב קיש,

איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי מזכירת הכנסת. נא לקרוא בשמות חברי כנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, בעד דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד מיקי רוזנטל, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי באולם שלא קראו בשמו או בשמה ומעוניינים להשתתף בהצבעה? אין כאלה. חבר הכנסת צחי הנגבי, השר צחי הנגבי, לפי המימיקה והבעת הפנים מודיע לפרוטוקול שהוא הצביע נגד החוק כשהתכוון להצביע בעד החוק, אבל אנחנו לא נוכל לשנות את תוצאות ההצבעה. הודעתך נרשמה בפרוטוקול הישיבה.

נא לספור את הקולות ולהגיש לי את התוצאות. חברי הכנסת, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן-הזוג), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת, 79 הצביעו בעד החוק, אחד מתנגד. אני מודיע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. ישנה גם הצעת חוק זהה, פ/1710, שהיא מוצמדת להצעת החוק הראשונה, הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, זכויות עובד שבן-זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת, גם בהצעה הזאת הממשלה ביקשה הצבעה שמית.

נא להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, בעד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יהודה גליק, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו משתתף בהצבעה אכרם חסון, אינו נוכח יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ,

בעד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין,

יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד

מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר,

רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא,

מירי רגב,

מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת וחברות הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח ענת ברקו, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח אכרם חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח ירון מזוז, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת רועי פולקמן, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע? חבר הכנסת אילן גילאון?

(קוראת בשמות חבר הכנסת) אילן גילאון, בעד יש עוד מישהו?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) נאוה בוקר, בעד יצחק הרצוג, בעד יגאל גואטה, בעד ההצבעה הסתיימה. בבקשה, גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, אני מבקש לחזור למקומות ולשבת, עוד מעט נעבור להצעות הבאות. חברי הכנסת, הצעת חוק שירות המילואים (תיקון,

התשע"ה 2015, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת: 62 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם הצעת חוק זו עברה בקריאה טרומית, ותועבר גם היא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, הצעת חוק ההסדרה, התשע"ה 2015, שמספרה פ/1973/20, של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. עד עשר דקות לרשותך. תשיב במשולב, יש כמה הצעות, על כולן, שרת המשפטים איילת שקד. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, שרים, שרות, חברי הכנסת, אתחיל מהסוף. בטוח שתהיה פה ביקורת בבית הזה, כאילו החוק הזה הוא מסלול עוקף-בג"ץ. קודם כול אני רוצה לומר ברמה האישית: לא כך הדבר, לא זו הייתה הכוונה, ולתפיסתי, ההפרדה היא ברורה: הבית הזה, בית-המחוקקים,

הוא זה שקובע את המדיניות, ובגלל זה הוא הבית שנבחר על-ידי כל העם.

על-ידי כל העם. גם אתה, חבר הכנסת חסון, נבחרת וקיבלת מנדט מהעם. בג"ץ תפקידו, כיוון שאין לנו חוקה עדיין, לשמור על המדיניות הזו של החוקים,

לפעמים יש מצב שבו חוקים מתנגשים, ולתת עדיפות לחוקים מסוימים, שהגדרנו אותם כחוקי-יסוד, כחוקים שהם חשובים אולי יותר מאחרים. דווקא הצורך לכבד את החלטות בג"ץ מחייב אותנו לחוקק את חוק ההסדרה. זה חוק עוקף-בג"ץ. זה מהסיבה הפשוטה: אנחנו חייבים לייצר בהירות משפטית סביב נושא הקרקעות ביהודה ושומרון, בדיוק כפי שקיימת בהירות משפטית סביב נושא הקרקעות במדינת ישראל. את המציאות של אותה בהירות משפטית, הבית הזה יקבע ויחליט,

בתי-המשפט, כולל בג"ץ, יהיו כפופים לחוקים שהבית הזה מחוקק. עוקף-בג"ץ, בג"ץ יפעל לפי החוקים שאנחנו נחוקק. ולמה החוק הזה צודק. החוק הזה למעשה מסדיר בצורה הכי טובה את אותם מקרים, וחשוב לי להדגיש את זה, את אותם מקרים שבהם קרקע בתכנון ממשלתי ובתום לב יועדה להקמת יישוב, עברו שנים רבות, ובמקרים רבים יש עוררין על ההחלטה הזאת. ואז, כמו שאגב במדינת ישראל, יש אפשרות במקומות האלה, למען הקמת יישובים, לנוהל של הפקעת קרקעות ופיצוי הולם, והחוק מסדיר פיצוי הולם לאותם בעלי קרקעות, אם יימצאו, אם בקרקע חלופית, אם בכסף. ואם הם לא מעוניינים בפיצוי? ואני רוצה להוסיף גם את מה שהוספנו בנוסח האחרון: כולל דמי שימוש. זאת אומרת, שאם אותו בעל קרקע, סליחה, חבר הכנסת קיש. נא לעצור שנייה. אני גם עוצר את השעון. חברי הכנסת, ברור שכולם יוכלו להצביע, אבל מי שיצעק קריאות ביניים, יוצא מן האולם עד להצבעה. אז אנא מכם, להירגע. בבקשה, אדוני ימשיך. הוספנו אלטרנטיבה לבעלי הקרקע: אם לא ירצו פיצוי כספי ולא ירצו קרקע חלופית, ועדיין ירצו להישאר רשומים כבעלי הקרקע, במסגרת התיקון האחרון שהוכנס לחוק, זה יתבצע. הם יקבלו דמי שימוש עם מסלול,

של קביעה מה גובה דמי שימוש, כולל דיון משפטי לדמי השימוש.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. דמי השימוש והשימוש בשטח הזה יישארו בתוקף עד לאחר שתהיה החלטה, הסדר מדיני כזה או אחר, לגבי הקרקע. ללא ספק, החלטה שרירותית של הריסה, בעצם בלי שום טעם, חייבת להיפסק. כך נהוג בישראל עצמה, כך נהוג בעולם כולו, וכך ראוי שיהיה גם ביהודה ושומרון.

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, קראתי אותך לסדר, אם לא שמת לב, בפעם השנייה.

אוסאמה, זה לא יעזור לכם. לא ניתן ידנו להריסת בתים בהתיישבות. חבר הכנסת יואב קיש. זה לא יעזור לכם. חבר הכנסת יואב קיש, נא לעצור. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא לצאת מן האולם. נא לצאת מן האולם, לא להתווכח אתי. אדוני ימשיך. השר אורי אריאל אמר שהוא, זה לא יעזור לכם. אנחנו נחזק

תפסיק את הוויכוחים. למה,

אדוני ימשיך. חברת הכנסת חנין זועבי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

אדוני היושב-ראש, שאלה. אנחנו מקימים בחוק הזה תהליך מסודר של מציאות חדשה שתיצור הסדרה צודקת והגונה. אי-אפשר להתעמר ביישובי, אי-אפשר להתעמר ביישובי יהודה ושומרון. אג'נדה מדינית, לא ניתן לכם יד לעשות כך, להציג אותם כעבריינים,

חבר הכנסת ג'בארין, קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת יהודה גליק, שב במקומך בבקשה, אדוני. יוסף ג'בארין קרוי לסדר בפעם הראשונה. יישובים שנבנו בחוק ובהוראה של הממשלה, תחת הנחה ברורה שהקרקע פנויה ואפשר לבנות בה, אם הייתה שם טעות, את זה נתקן ולא נהרוס. לא ניתן לכם להרוס. הממשלה עצמה גנבה, חבר הכנסת גטאס, אתה קרוי לסדר בפעם הראשונה. אתה עומד על זה, לסתום לנו את הפה? עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלת עמונה,

גם סתימת פיות? שהיא הסוגיה שקשורה גם לחוק הזה. חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. בבקשה, אדוני ימשיך. עולה פה שאלה עקרונית אם גם לגבי צו חלוט של בג"ץ,

אם יעבור, ואני מאמין בו מאוד, וקורא לחברי לתת בו אמון ולקדם אותו, האם גם במקרה עמונה אפשר יהיה להחיל רטרואקטיבית את החוק הזה ולעצור את ההריסה ואת פינוי היישוב?

אני אגיד לכם בצורה הכי ברורה: חד וחלק,

חבר הכנסת ג'בארין, פעם שנייה. צריך לעצור את זה לפחות כדי שיהיה דיון נוסף בבג"ץ שיבחן את העניין, ואני אסביר למה. אני רוצה להזכיר לוותיקי הבית הזה, במדינת ישראל נחקק בכנסת הזו חוק למניעת ייבוא בשר טרף. החוק הזה הגיע לבג"ץ, והוא פסל אותו, כי טען שזה פוגע בחופש הפרט והעיסוק,

למרות חוק של הכנסת, אִפשר בהחלטת בג"ץ, כן לייבא בשר טרף. הכנסת הזו חוקקה חוק, כולל התגברות, והדבר הזה נפסק. אנחנו לא מדברים בתקדים. אנחנו מדברים במימוש מדיניות ובריבונות של הכנסת. וכן, חברי, הכנסת היא הריבון.

אבל זה לא בשר, וזה ייבחן גם פה.

חבר הכנסת שטרן, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. זה רק לא שטח של המדינה. הכול בסדר, זה רק לא שטח של המדינה, את זה שכחת.

עוד דוגמה. אני נותן לכם עוד דוגמה. אגרת הטלוויזיה, שנגבתה במשך שנים על-ידי רשות השידור, בג"ץ קבע בצורה הכי ברורה, מה קרה? אמרו לך שאתה נואם על חוק שלא יעבור גם ככה? בג"ץ קבע, שום דבר טוב לא יצא ממנו.

רוצים לעזור לי.

חבר הכנסת יואל חסון. אומרים לי, ואני לא הייתי צריך את העזרה הזו, אבל אומרים לי, אם אתה רוצה לדעת מה כתוב, כי זה מסקרן אותך,

אני אקריא לך: חבר הכנסת יואב קיש, תבקש תוספת זמן בגלל ההפרעות של חברי הכנסת.

כבוד היושב-ראש, המצב הזה באמת בלתי נסבל.

אני נוהג לומר, ביהירות מסוימת, שאני אף פעם לא זקוק לעצות בניהול המליאה, גם לא לפתקים. אדוני ימשיך. נכון. בכל מקרה, מובן שאתה רואה את המצב במליאה, ואני אשמח עוד לשתי דקות להשלים את דברי. אני רוצה לומר עוד הפעם, לגבי חוק רשות השידור, בג"ץ קבע בצורה הכי ברורה שהייתה גבייה לא-תקינה במדינת ישראל. הוא קבע שעל המדינה להחזיר כספים רטרואקטיבית לאותם אלה ששילמו במשך שנים. הכנסת חוקקה חוק שביטל את ההחלטה הזו, וההחלטה הזו אושררה גם בבג"ץ. לכן אני אומר, התהליך של החוק הזה לא יסתיים פה. הוא לא נוגד את המשפט הבין-לאומי. הוא לא יסתיים פה. הוא יסתיים אחרי שבג"ץ ידון בו. ברור שלשם זה הולך. ואני אומר לכם, אין בכוונתי למנוע בחוק הזה את סמכויות בג"ץ, אבל בכוונתי הברורה ליישם מדיניות של הבית הזה. לא שגופים אחרים יקבעו את המדיניות הזו. ועל זה אנחנו נילחם בכל הכוח. המבחן הזה, כמו שאמרתי,

יגיע לבג"ץ, וההחלטה של בג"ץ בעניין האם אפשר לדון בחוקים רטרואקטיביים או לא, תבוא לידי מבחן גם היא. אבל בצורה הכי ברורה אני אומר לכם, אי-אפשר להתעמר בהתיישבות. חבר הכנסת אילן גילאון, פעם שנייה קרוי לסדר. פעם ראשונה.

סליחה, אדוני. טעות שלי, פעם ראשונה. למה אתם בלחץ, אדוני?

אני ממש לא בשום לחץ. אני רק מנסה שבנושאים רציניים ידברו ברצינות. מנסה. לא תמיד מצליח, אדוני. בבקשה, אדוני ימשיך. החוק הזה הוא למעשה הנוסחה הטובה ביותר שהועלתה כדי לתקן את העוול שנעשה למספר תושבים ביהודה ושומרון. הם נשלחו בידי הממשלה לבנות את יהודה ושומרון, להתגורר שם, בידיעה שהם עושים זאת בעידוד ובמימון של רשויות השלטון והממשלות בישראל.

אם אכן היו קרקעות שהיו שייכות לאחר, החוק הזה הוא המיטב בשביל לתקן את העוול שנעשה לאותם בעלי קרקע שעליה הוקמו היישובים, או ליורשיהם, אם תוכח הבעלות,

מדובר בפיצוי כספי נדיב, מדובר בקרקע חלופית, ומדובר בדמי שכירות עד שיהיה הסדר, לבחירתם. כל שלוש האלטרנטיבות האלה תקפות. אני אסיים, אדוני היושב-ראש, אני מכבד גם את בקשתך.

אני אסיים בזאת שאומר: הבית הזה יקבע מדיניות. לבית הזה יש חובה כלפי האזרחים גם ביהודה ושומרון, גם לבונים וגם לאלה שהקרקע הייתה שלהם. החוק הזה יסדיר את זה, החוק הזה ימנע הריסה ופינוי מיותרים, והחוק הזה יראה שהבית הזה הוא הריבון. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

למי אתם מפריעים כרגע, לי? אני לא נואם. אני רק רוצה להסביר משהו. מכיוון שהיו הרבה שאלות בנושא, אז אני מזכיר את הפרוצדורה. הרבה חברי כנסת שאלו אותי או את מזכירת הכנסת, אם הם רוצים להתנגד, מה עליהם לעשות. אנחנו מציגים שלוש הצעות חוק דומות. לאחר מכן תשיב שרת המשפטים. אם היא תודיע על תמיכת הממשלה בחוקים, כל חבר כנסת רשאי להתנגד. כולם ישבו במקומות, ירימו יד,

ברשותכם, אחליט מי הם אותם שלושה חברי כנסת שיוכלו לעלות ולהתנגד. אחד, או אחת, לכל הצעת חוק. זאת הפרוצדורה. בבקשה? רק אם הממשלה תומכת?

לכן, לפני זה השאלה הזאת מיותרת. אולי תעלה שרת המשפטים ותודיע שהיא מתנגדת או מבקשת לדחות, או כל מיני תסריטים אפשריים. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. אני לא שומע את עצמי אפילו. אדוני יושב-ראש הקואליציה, תפזר את ההתקהלות שלם. חברי הכנסת ישבו וישמרו על שקט. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק ההסדרה, התשע"ו 2016, שמספרה פ/3127/20, של חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי, יואב קיש וניסן סלומינסקי. בבקשה, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי תנמק את ההצעה. מכיוון שאין פה הצעות מוצמדות, כל חבר כנסת שמנמק הצעה יכול לדבר עד עשר דקות. נא להקפיד על הזמן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, המטרה של הצעת החוק היא להסדיר את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ביישובים שהמדינה הייתה מעורבת בהקמה שלהם. ברור לחלוטין שכל יישוב שהמדינה הייתה מעורבת בהקמה שלו, האזרחים נשלחו,

זה מעמיד להם את חזקת תום הלב. אף אחד לא מדבר על איזה גחמה פרטית של אדם שקם בבוקר ומחליט להתיישב באיזה מקום. מדובר פה על יישובים שהמדינה מעודדת, מתקצבת, שולחת את האנשים לגור שם ורואה בזה אינטרס ציבורי. המדינה לא שלחה, הם הלכו על דעת עצמם. כשהמדינה מקימה יישוב,

המדינה רואה ביישובים אינטרס ציבורי, אני מניחה שעל זה אין לנו ויכוח, חבר הכנסת בר-לב. זאת אומרת, אם המדינה הקימה את תל-אביב,

במשך שנה אנחנו עובדים להביא פתרון אסטרטגי להתיישבות. כולנו נכנסנו ל-50 שנה לחזרה לשטחי ארץ-ישראל כולה, 50 שנה לנס הגדול שקרה פה במלחמת ששת הימים, חזרה לכל שטחי ארץ-ישראל, הבנה שהמקומות שבהם צעדו אבות ואימהות האומה שייכים לנו. אנחנו איננו כובשים בארצנו. בתוך הפתרון האסטרטגי במשך שנה שלמה אנחנו פועלים,

להביא גם לפתרון מוסכם, מסודר, מכבד את בג"ץ אך נותן מענה גם למתיישבים של עמונה. אנחנו לא חושבים שעמונה איננה חלק מההתיישבות היהודית שצריכה להיות מוסדרת ביהודה ושומרון.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. במשך השנה הזאת פעלנו, חברי בבית היהודי, חברים בליכוד, חברים במפלגות נוספות, כדי להביא את הדבר הזה לידי התקדמות. חשבנו שיש דרכים נוספות, אף שלעניות דעתי ולדעתם של רבים בבית הזה, חוק ההסדרה הוא דרך המלך, דרך המלך שבה מדינת ישראל מכריזה על כך שמתיישבי יהודה ושומרון אינם אזרחים מסוג ב'. יש להם חובות, הם הולכים למילואים ומשלמים מסים, המדינה קובעת להם באיזה בית-ספר ילמדו הילדים שלהם, ויש להם גם זכויות. והזכות הראשונית היא שתפסיק להיות מונפת חרב הגירוש על צווארם. יש הרבה טענות שנשמעו בחודשים הרבים שהנושא הזה מונח לפתחנו, ומי שיש לו איזו מחשבה שאם נדחה את זה למחר או למחרתיים הנושא יפוג וייעלם,

50 שנה, וזה הזמן להגיד: הבית הזה צריך להחליט מה עושים עם ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. לנו זה ברור, ולכן מונח פה חוק ההסדרה. יש טענה ראשונה, שאי-אפשר לחוקק ביהודה ושומרון, זה שטח כבוש, הכיבוש, הכיבוש,

אז אני רוצה להגיד לחברי מימין ומשמאל, שלאורך 50 השנים שבהן מדינת ישראל נמצאת ביהודה ושומרון, מתיישבים יהודים נמצאים ביהודה ושומרון, נשלחים על-ידי המדינה, מוקמים יישובים, נסללים כבישים, יש זכות למדינה להחזיר אותם, היא שלחה אותם. העמדה הרשמית של כל ממשלות ישראל היא שיהודה ושומרון אינם שטח כבוש. היועץ המשפטי שמגר הסכים בבג"ץ, בתחילת שנות ה-70, שנחיל על עצמנו ונקבל על עצמנו את ההוראות ההומניטריות של החוק הבין-לאומי. ברבות הימים, חברים, ובעיקר מהצד הזה של המליאה, נשכח החלק הראשון של המשפט שאומר שאנחנו לא מכירים בזה שאנחנו כובשים, אנחנו מתנגדים למינוח הזה, ונשארה רק החובה לדאוג לזכויות ההומניטריות. ודבר נוסף, גם על-פי הדין הבין-לאומי, המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון הם תושבי האזור ויש חובה למפקד האזור, שהוא הריבון ביהודה ושומרון, לדאוג לכל המתיישבים ללא הבדלי דת וגזע ומין. אני מניחה שזה,

מקובל על כל אבירי זכויות האדם מימין ומשמאל, שחייבים לדאוג לזכויות של המתיישבים ביהודה ושומרון. והכנסת, הכנסת הזאת, מחויבת רק לדין הישראלי ולא לדין הבין-לאומי. החקיקה בכנסת מחויבת לדין הישראלי, היא איננה מתכתבת ואיננה מחויבת לדין הבין-לאומי. מה, באמת? כן, אדוני. כנסת ישראל מחויבת לדין הישראלי, מה לעשות. המשפט הבין-לאומי עדיין לא מוביל את כנסת ישראל. יכול להיות שמי ששואף להפוך את מדינת ישראל למדינת כל לאומיה רואה בבית-המשפט הבין-לאומי איזה מנוף להפעיל את זה. אנחנו לא רואים את זה ככה. ובמשך כל השנים כל הממשלות לא קיבלו את העמדה הזאת, אדוני חבר הכנסת מאיר כהן. הטענה השנייה היא שאסור להפקיע לצורך בנייה של בתים פרטיים. אז אני רוצה להגיד שההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא אינטרס ציבורי, היא אידיאולוגית, היא ציונית, היא ביטחונית, כל אחד יגיד את זה מאיפה שהוא רוצה. ברור לחלוטין שהחוק שמכוחו מפקיעים קרקע, גם בתוך מדינת ישראל, שמגדיר את הסיבות, בסעיף 2 של החוק הזה כתוב "צורך ציבורי", אז הראשון שם בסדר, מה הם צרכים ציבוריים, הראשון זה מתקן ביטחוני והשני זה הקמה ופיתוח של יישוב, ואחר כך באים שאר הדברים. הקמה ופיתוח של יישוב זה צורך ציבורי במדינת ישראל המתפתחת. ברוך השם, 68 שנים מקימים פה יישובים ורואים בזה אידיאולוגיה, רואים בזה ציונות ורואים בהרס של יישובים אנטי-אידיאולוגיה ואנטי-ציונות. בתוך מדינת ישראל,

אין שום בעיה לקבל הסכמה של בעלים כשרוצים לבנות שכונות בפרדסים הוותיקים בכפר-סבא, כי אנשים שמחים וצועדים בשמחה כל הדרך אל הבנק עם התגמול שמדינת ישראל נותנת להם. גם ביהודה ושומרון. גם מגרון וגם עמונה הם אינטרס ציבורי,

מהו האינטרס הציבורי, זה נקבע כאן, נקבע בכנסת ונקבע בממשלה. כל השיח על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ראוי לו ונכון לו להתנהל בשדה הפוליטי.

חברים, גם על זה, ובעיקר על זה, יש שיגידו, אנחנו הולכים פעם בכמה שנים לבחירות, לעתים פעם אחת בכמה שנים קרובות מדי,

לכן, הבית הזה צריך להחליט, ואומר היום, שהאינטרס הציבורי במדינת ישראל הוא הסדרת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. הטענה השלישית שמושמעת שוב ושוב היא שהחוק הוא לא חוקתי כי הוא פוגע בזכות הקניין לא לתכלית ראויה. אז שוב אני אזכיר, שמי שבמדינה דמוקרטית קובע מהי תכלית ראויה זו הכנסת. זה המתנחלים, אתם קובעים מה יהיה פה.

גם המתנחלים, כי המתנחלים, ברוך השם, חברתי זהבה גלאון, עדיין במדינת ישראל יש להם זכות הצבעה. יכול להיות שכשאת תהיי בשלטון תחליטי שלהם אין זכות הצבעה: נשים וגברים כאחד המתיישבים ביהודה ושומרון אין להם זכות הצבעה. אז נתווכח על זה במקום אחר.

כרגע מי שמחליט במדינת ישראל מהי תכלית ראויה זה הכנסת והממשלה, והיום הכנסת תקבע שהסדרת ההתיישבות ודאגה לנורמליזציה בחיים של 450,000 אזרחי מדינת ישראל היא תכלית ראויה, היא אינטרס ציבורי מהמעלה העליונה. זכויות האדם של המתיישבים הן תכלית ראויה, אני מניחה, לדעת כולנו, כולנו, נשים,

ימין ושמאל. זכויות אדם בסוף זה שלנו, לא? כולנו.

והטענה הרביעית שנשמעת שוב ושוב היא שהחוק פוגע בבית-המשפט העליון כיוון שלכאורה הוא מבטל פסיקה שלו. אז אני רוצה רגע להגיד מה שאני אומרת חודשים רבים, מאז התחלנו את התהליך הזה, וזה חודשים רבים: אנחנו לא פוגעים ולא נפגע, ואנחנו מכבדים את פסק-הדין של בית-המשפט העליון. אנחנו מקבלים ויודעים שסמכותו של בית-המשפט העליון היא להיות הפרשן המוסמך של החוק במדינת ישראל. בית-המשפט קבע את מה שקבע ופסק את מה שפסק על-פי מצב משפטי נתון: בחוק הנוכחי, במצב החוקי הנוכחי, אכן עמונה היא לא חוקית וצריך להרוס אותה. ולכן, מתוך שאנחנו מכבדים את פסק-הדין, אנחנו עושים את תפקידנו, מה ששלחה אותנו הנשיאה לעשות בפסק-הדין האחרון שהיא כתבה. רוצים לסדר? תסדרו. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסדרים, אנחנו שומעים להצעת נשיאת בית-המשפט העליון ומאסדרים את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אנחנו עושים את העבודה שלנו, משנים את החוק. במשפט מינהלי, חברים, בג"ץ מוודא שהממשלה פועלת על-פי החוק, הוא אינו קובע את החוק והוא לא מתיימר לכך. שאלת ההסדרה של ההתיישבות נדונה בשדה הפוליטי ולא בשדה המשפטי, וגם בג"ץ מסכים עם זה ושלח אותנו לעשות את העבודה, את עבודתנו, חברי הכנסת. זאת עבודתם של חברי הכנסת, לחוקק.

גם נוסעים לחוץ-לארץ, מי שלא נמצא פה, ומייצגים את מדינת ישראל במקומות חשובים, גם עושים עבודה חשובה נוספת, מימין ומשמאל,

נא לסיים, גברתי. אבל החקיקה היא מהותו ונשמת אפו של הבית הזה, וזה מה שאנחנו עושים. וכבר היו מקרים במדינת ישראל שפסיקות נפסקו על סמך חוקים קיימים, והחוק השתנה וגם הפסיקה השתנתה. עשרות-אלפי בתים נבנו במדינת ישראל מחוץ לחוק, והוציאו נגדם פסקי-דין להריסה. מעולם, מעולם לא נהרסו בתים שאפשר היה להסדיר אותם אחר כך. חברים, תודה, גברתי. אני אגיד את מילותי האחרונות, אדוני. גברתי,

אדוני, אני אגיד לחברים שלי במגזר הערבי, שבמגזר הערבי אנחנו נתקלים שוב ושוב בכך שאין חוק תכנון ובנייה, יש חוק בנייה ותכנון, קודם בונים ואחר כך מסדירים, ואף אחד לא בא ודרש להרוס. תודה. גברת שולי מועלם, אני מבקשת להגיד משפט אחרון. חבר הכנסת יוסי יונה, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי סיימה את זמנה. אני מבקשת להגיד משפט אחרון. רק אתמול הרסו בית, החוק הזה,

החוק הזה יציל גם את עמונה, כי אתם לא יודעים את הפרטים, אבל כל החלקות הפרטיות בעמונה כבר פונו לפני שנתיים. כל החלקות שעליהן אנחנו מדברים היום הן חלקות שאין להן בעלים, ומתוך כך בעבודת קודש שנעשתה פה על-ידי השרים יריב לוין, איילת שקד, נפתלי בנט, אורי אריאל ושרים רבים נוספים, וחברי הכנסת שמובילים את זה בנאמנות גמורה כבר חודשים ארוכים,

חברי הכנסת סמוטריץ, דוד ביטן, יואב קיש וגם אנוכי, הקטנה, הדבר הזה יבוא אל סופו. מדינת ישראל תגיד תכלית ראויה, ציונית ואידיאולוגית, מהותית, להרחיב ולהקים ולהסדיר יישובים ביהודה שומרון.

תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. ההצעה הבאה היא של חבר הכנסת המוזכר, בצלאל סמוטריץ, וקבוצת חברי הכנסת, מספרה פ/3433, הצעת חוק להסדרת התיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז 2016. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ יכול לעלות לדוכן ולהציג את הצעתו.

אדוני סגן היושב-ראש סמוטריץ, בתמיכת הממשלה, זה לא במכסה, זה במכסה של הסיעה שלכם. בבקשה. לא זמין. אם יש תמיכת ממשלה, אני מבקש להתנגד. רשום בדפים. כמו שאמרתי, אתה תוכל להתנגד לאחר שנשמע אם אכן יש תמיכת ממשלה. אדוני בקי בתקנון. נו, מה אתה עושה, באמת. אולי הוא יגיד משהו שכל כך ירגיז עכשיו את הממשלה,

הכול יכול להיות, חבר הכנסת דב חנין. נו, באמת, התקנון מאוד ברור. לא יכול להיות שחבר הכנסת סמוטריץ ירגיז את הממשלה.

בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ, עד עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, האמת שהייתי בטוח שאני עושה את זה בדקה מהמקום, אז עכשיו בוא נראה איך אני באלתורים בכל זאת לדבר עשר דקות בלי להכין. אתה יכול לדבר גם דקה. עד עשר דקות, כמו שאמרתי. אדוני היושב-ראש, אני אתחיל מהנקודה האחרונה וכביכול הקטנה, אבל היא נקודה חשובה מאוד. אחת הטענות שנשמעות כנגד החוק שאנחנו הולכים להביא, והוא הוצג יפה על-ידי קודמי, גם חבר הכנסת קיש וגם חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, היא שהחוק הזה פוגע בבית-המשפט העליון בהיותו, בזכות כחלון. אני אגיע לתודות, אדוני השר. אני אגיע תכף לתודות. חברת הכנסת זהבה גלאון, התאפקתי. מספיק. החוק הזה הוא לא חוקתי מכיוון שהוא פוגע בבית-המשפט העליון. אז אני רוצה לומר את ההפך הגמור. אני רוצה לומר שהחוק הזה נשען ומתבסס חד-משמעית על כיבוד פסק-הדין של בית-המשפט בעניינה של עמונה, והוא נשען על הכרה בכך שבמדינת ישראל בית-המשפט העליון הוא הפרשן המוסמך של החוק. כולכם ודאי יודעים, חברי, שאין לנו חוקה, ולכן אין לנו קביעה נורמטיבית, כפי שיש בארצות-הברית או במדינות אחרות, אדוני היושב-ראש, שקובעת מי, ויש הרי מודלים שונים בעולם, מי המילה האחרונה בפרשנות,

חבר הכנסת הרצוג,

אבל מקובל עלי שהגישה שהתעצבה בעשורים האחרונים במדינת ישראל מדברת על זה שבית-המשפט העליון הוא הפרשן המוסמך של החוק, ואנחנו מכבדים את זה.

מה עושה בית-המשפט במסגרת המשפט המינהלי? ואני מזכיר, פסק-הדין בעמונה ניתן בבג"ץ, אנחנו נמצאים בענף המשפטי שנקרא משפט מינהלי. בתחום הזה, בתחום המשפטי הזה, מה שעושה בית-המשפט זה מוודא שהממשלה פועלת במסגרת החוק. כך צריך להיות. עקרון שלטון החוק קובע שהממשלה כפופה לחוק, והיא חייבת לפעול במסגרת החוק, ובית-המשפט הוא זה שמפרש את החוק, וגוזר מן הפרשנות הזאת את התוצאה: האם אותה פעולה שלטונית שכרגע נתקפת בעתירה נמצאת בתוך מתחם החוק, ועל כן היא חוקית, או שהיא לא חוקית ואין מה לעשות, צריך לפסול אותה. בית-המשפט לא קובע את החוק ולא מתיימר לקבוע את החוק, בית-המשפט לא קובע את המדיניות של הממשלה ולא מתיימר לקבוע את המדיניות של הממשלה. הוא בסך-הכול מוודא שהממשלה, את אותה מדיניות שהיא רוצה ליישם, עושה בהתאם לחוק. בית-המשפט העליון קבע, שעל-פי הפרשנות שהוא מעניק למצב המשפטי הקיים היום ביהודה ושומרון, עמונה איננה חוקית, לא ניתן להסדיר אותה, במילים של בג"ץ: "אין לה אופק תכנוני" ומשום כך על המדינה להסיר אותה, להרוס את היישוב הזה. כשלעצמי, אני חושב שהפסיקה לא נכונה. לו הייתי יושב על כס השיפוט, הייתי פוסק פסיקה אחרת. אני חושב שזו ממש לא התוצאה המשפטית המתבקשת מן המצב החוקי הנוכחי. אפשר להסדיר את עמונה גם בכלים המשפטיים הקיימים כיום, גם בדין הישראלי, ולא פחות מזה בדין שחל ביהודה ושומרון. אבל כפי שאמרתי, לא אני שופט, ואני מכבד את פסיקת בית-המשפט ואת הפרשנות שהוא העניק לחוק וגם את התוצאה שהוא הגיע אליה. אני רק שומר לעצמי את הזכות לייצר מצב משפטי אחר שיאפשר לממשלה לממש את מדיניותה בהתאם לחוק. הממשלה עושה את זה כל הזמן.

אנחנו הולכים עכשיו להביא הרבה מאוד סעיפים בחוק ההסדרים. מה זה חוק ההסדרים? לממשלה יש מדיניות חברתית וכלכלית, וכדי לקדם אותה אנחנו נדרשים לשנות את המצב החוקי.

אנחנו מייצרים מצב חוקי אחר שמאפשר לנו לממש. חברת הכנסת רויטל סויד, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת אילן גילאון, בפעם השנייה נקראת לסדר.

איציק, אני כבר אתייחס גם לזה. מה הקשר לחוק ההסדרים?

הממשלה הזאת, ואני מציע לכל חברי באופוזיציה להפנים את זה, הממשלה הזאת היא ממשלת ימין. יש לה מדיניות ציונית, לאומית, יהודית, אתם אלה שתגמרו את גושי ההתיישבות.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. תגמרו את גושי היישובים. אדוני היושב-ראש, אתה יודע למה זה כואב לנו? אתם תגמרו את גושי ההתיישבות.

באנו לעשות דברים טובים לעם ישראל בארץ-ישראל, כפי שאנחנו חושבים שטוב. אתם חושבים שדברים אחרים הם טובים, זה לגיטימי, כרגע אנחנו בממשלה, יש לנו מדיניות ברורה. ואני לא חושב שיש מישהו בעולם שיכול לשלול את הלגיטימציה של ממשלה לעצב לעצמה מדיניות, ואנחנו הולכים לממש את המדיניות הזאת ולפתח את ההתיישבות, וודאי וודאי לשמור עליה ולא לאפשר לפגוע בה. אמר לנו בית-המשפט, הרים לנו דגל ואמר: חברים, אני לא מתווכח עם המדיניות שלכם, אני הרי לא מעלה בדעתי שבית-המשפט העליון שמאלני והוא פסק כי יש לו אג'נדה נגד ההתיישבות, אני לא מעלה את זה בדעתי. בית-המשפט העליון אומר לממשלה: אני לא מתווכח עם המדיניות שלך, זו זכותך המלאה לעצב מדיניות, רק תעשי את זה במסגרת החוק,

המצב החוקי הנוכחי לא מאפשר לכם. לכן אנחנו משנים את החוק. נתנו כאן חברי, קודם, לא מעט דוגמאות: גם החוק שאסר ייבוא בשר טרף וגם החוק שאפשר רטרואקטיבית לגבות אגרת טלוויזיה אף שהיא נגבתה במשך שנים באופן לא חוקי, ועוד הרבה מאוד דוגמאות למצב שבו בית-המשפט מרים דגל אדום. אתם יודעים מה, זה נמצא עכשיו על הפרק, אין על זה פסק-דין, אבל זה נמצא כרגע בדיונים: בית-המשפט הרים דגל אדום למדינה,

כרטיס צהוב, איך שקוראים לזה בכדורגל, ואמר למדינה: תראו, אין לכם כיום סמכות בחוק, אדוני השר ארדן, אין לכם סמכות בחוק היום לא להחזיר גופות מחבלים. נכון, יש הליך כזה בבג"ץ?

אני צודק שבג"ץ אמר למדינה ממש לאחרונה שאין למדינה מקור סמכות בדין להשאיר אצלה גופות? היועץ המשפטי אמר לממשלה את זה.

אני חושב שגם השופטים אמרו את זה,

לפי דעתי גם בדיון השופטים אמרו את זה. השופטים לא יהיו לטובת המדינה יותר ממה שהמדינה לטובת עצמה, עכשיו דמיינו לעצמכם שהממשלה תביא לכאן עוד מעט תיקון לחוק שמאפשר לה, כמובן בשל התכלית הביטחונית והצורך להרתיע ולשמור ולהגן על שלומם, חייהם וביטחונם של אזרחי ישראל, הממשלה תביא לכנסת חוק שבסך הכול כן נותן לה, האם מישהו יכול להעלות בדעתו שזה נגד בג"ץ? זה נגד היועץ המשפטי לממשלה, זה לא נגד בג"ץ. בג"ץ אמר,

עכשיו אני רוצה לדבר על היועץ המשפטי לממשלה.

אני רוצה בראש הדברים לומר שיש לי כבוד והערכה עצומים ליועץ המשפטי לממשלה. אני חושב, בצלאל, כמה כבוד, יש לך לכולם.

אני חושב שהוא עושה מלאכתו נאמנה, אני חושב שבניגוד לקודמיו הוא מבין היטב את תפקידו ואת מערכת היחסים הבריאה שצריכה להתקיים, בין נבחרי הציבור ובין השרים לבין מערך הייעוץ המשפטי לממשלה. אבל עדיין, אני חושב שהוא טועה. ואני רוצה לגלות לכם סוד: משפט איננו מתמטיקה והוא אחד הדברים הרחוקים ביותר ממדעים מדויקים.

אין כמעט פסק-דין שאין בו דעת רוב, ודעת מיעוט חולקת, שחושבת אחרת ומגיעה למסקנה משפטית אחרת, וזה לגיטימי. לגיטימי ששופטים שונים, משפטנים שונים, יגיעו לתוצאות משפטיות אחרות.

יש ויכוח האם הממשלה כפופה ליועץ או לא. אני יודע שבית-המשפט השבוע אומר שכן, אני באופן אישי חושב שלא, בוודאי אין לזה מקור בדין, אבל ודאי וודאי שהכנסת איננה מוסמכת,

אני אומר לכם באחריות: אני את הצעת החוק הזו בניתי עם משפטנים מן השורה הראשונה, גם בתחום המשפט החוקתי וגם בתחום המשפט הבין-לאומי,

ואני סמוך ובטוח שהיא חוקתית,

רק שנייה. חבר הכנסת סמוטריץ, אני עוצר את השעון, חכה שנייה. חבר הכנסת אילן גילאון, אני פונה אליך אישית. תן לי עצה טובה: אתה עם שתי קריאות לסדר,

שאני אבין מה, אני אקבל את עצתך. להוציא אותך לא נעים לי, נו. אבל תן לשחרר קצת, אדוני, זה חוק נפיץ, אז אנא. אנא, אני באמת מבקש, בקשה אישית. גם אני מבקשת בקשה אישית. זה חוק נפיץ, תן לנו לשחרר, לא יקרה כלום. אני יודע,

את יודעת שאני לא פעם ראשונה מנהל את ישיבת הכנסת, גם לא בפעם האלף. אז אני יודע מתי לתת לשחרר ומתי לא.

הקואליציה משחררת ואנחנו, בסדר גמור. תודה. חברים, אני את הצעת החוק הזו הכנתי באמת בתשומת לב רבה מאוד, עם משפטנים מהשורה הראשונה גם בתחום המשפט החוקתי וגם בתחום המשפט הבין-לאומי, ואני סמוך ובטוח שהיא חוקתית, ואני סמוך ובטוח שהיא גם תעמוד במבחן בג"ץ,

כולל אותו הסעיף שאמרתי עכשיו, שכביכול הוא רטרואקטיבי אבל הוא לא רטרואקטיבי, הוא משנה את המצב המשפטי וממילא את התשתית שעליה נשען פסק-הדין.

ואני חושב שדעתי ודעתם של אותם המומחים שבהם נועצתי בתהליך הכנת החוק היא לגיטימית לא פחות מדעתו של היועץ, גם דעתו של היועץ היא לגיטימית, וכפי שאמרתי, יש לי הרבה כבוד.

חלק לא מבוטל מהערותיו קיבלתי והטמעתי, ולכן החוק השלישי הזה שאני מציג עכשיו הוא אחר, מרוכך יותר, מדויק יותר, מאוזן יותר, פוגע פחות בזכויות מאשר החוק הקודם. הטמעתי חלק מהערותיו של היועץ. עמדתו של היועץ היא לגיטימית, עמדתי לגיטימית. היו כאן לא חוק אחד ולא שניים בשנים האחרונות שעברו תוך התנגדות של היועץ המשפטי לממשלה, אני מזכיר אפילו את חוק חנינת מתנגדי ההתנתקות, אדוני היושב-ראש ודאי זוכר, בכנסת השמונה-עשרה. היועץ הקודם התנגד לחוק, טען שהוא לא בגיץ, הוא לא יכול להגן עליו, הוא לא יגן עליו. בסופו של דבר החוק הזה עבר, החוק הזה עמד במבחן בג"ץ, ויש לא מעט חוקים כאלה. יש משהו לא לגיטימי, והשר ארדן רמז לזה קודם, בכך שהמדינה איננה מקבלת את יומה בבית-המשפט כי לא מוכנים לייצג את העמדה שלה. אז אני אומר לכם שהחוק הזה הוא חוקתי. אני אומר לכם שוב, עם כל הכבוד וההערכה שיש לי לעמדתו המקצועית של היועץ, שאני חושב שעמדתי היא ודאי לא פחות לגיטימית. הכנסת בוודאי איננה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה,

ומותר לה לחוקק את החוק הזה, שהיא חושבת שהוא צודק ומוסרי ונכון ומתבקש, וגם משפטי ועומד בכל הסטנדרטים המשפטיים המקובלים.

בשלוש קריאות בשבועיים-שלושה הקרובים. אנחנו נמשיך לפתח את ההתיישבות, אנחנו נגן עליו בבג"ץ, ואת הוויכוחים הפוליטיים בינינו אנחנו נמשיך לנהל כאן, במגרש שבו, ארבע קריאות. ארבע קריאות, נכון, בשלושה לגים.

אלימות נגד חיילי צה"ל, אנחנו נמשיך לנהל את הוויכוח, חיילי צה"ל, הפוליטי על עתידה של ההתיישבות כאן בינינו. אגב, ובמגרש הזה גם עמדתכם היא לגיטימית, תקרא לאנשים שלך שלא להפעיל אלימות על חיילי צה"ל. שני הצדדים במגרש הדמוקרטי,

הם צדדים לגיטימיים. אנחנו לא ניתן להכריע את הוויכוח הזה במסלולים

כך קבע חבר הוועדה לטיפול במפונים, פרופסור ידידיה שטרן. חברי חברי הכנסת, במסגרת הצביעות

השמאל, נשמעות גם טענות מופרכות על פגיעה בבג"ץ. פסק-הדין לגבי עמונה ניתן במסגרת

אגב, מה שאנחנו מתכוונים לעשות. דרך אגב, שמעתי הבוקר בגל"צ הסבר של חבר הכנסת אייכלר, ואני רוצה רק שתקשיבו לו. על-פי המשנה, אדם שבנה את ביתו בקורות עץ שהתבררו כגזולות, יפצה את הבעלים בשווי קורותיו,

אומר את מה שיש לי להגיד, אני רוצה להעיר לאופוזיציה: אם אתם זוכרים,

והגיעה סגנית שר החוץ להצביע, טענתם שמישהו נמצא,

לסיכום, אני רוצה להגיד, מה ההצעה לסדר הדיון? בבקשה, אדוני.

כיושב-ראש הקואליציה אני מצהיר, כי בתהליך החקיקה לא נפגע בבית-המשפט העליון.

תודה,

וצדק חבר הכנסת בני בגין באומרו שהוא זוכר

נשיא בית-המשפט העליון לשעבר, שלימים התברר שהיה ממוקם בימין בדעותיו, והוא פסק בפרשת אלון-מורה את מושכלות הראשונים: ביהודה ושומרון הריבון הוא צבא ההגנה לישראל, והריבון פועל על-פי הדין

ובשנתיים האחרונות הוא לא נקף אצבע כדי לפתור את הבעיה בצורה חוקית. הוא ידע שפסק-הדין של בית-המשפט העליון מגיע לפתחה של הממשלה ולא נקט אף צעד. כרגע הגיע רגע האמת,

כרגע חבר הכנסת דב חנין מקבל זכות במשך שלוש דקות,

להתנגד להצעה של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת

נגיד ליועץ המשפטי לממשלה: אנחנו מכבדים אותך מאוד, ונצפצף עליו.

נצפצף גם על המשפט הבין-לאומי.

נצא מקהילת העמים. נחרים את העולם.

כי שאיפתם הגלויה של אלה שמביאים אותו היא שייפסל על-ידי בית-המשפט, כך הם יוכלו להתגולל שוב על בג"ץ ולערער עוד יותר את יסודות הדמוקרטיה. ואירוני מכול, אין בו גם הסדרה, לא של חייהם של תושבי עמונה או של התנחלות אחרת על

וישרים,

ג'בארין, יושב-ראש האופוזיציה ציטט מילה במילה את מה שרצית לשאול. חברי הכנסת קיש, מועלם-רפאלי או סמוטריץ,

בתמיכה ובאישור של גורמי הממשלה רק שנייה. אדוני השר יעצור שנייה. ובדיעבד, אני עוצר את

חברת הכנסת

ורבין, קראתי אותך שלוש פעמים לסדר.

הרי כבר הודיע השר גלנט שיש הסכם. חברי הכנסת, נא, השר אריאל. חבר הכנסת

חברי הכנסת,

אורי,

חברי הכנסת מהאופוזיציה יוכלו להעביר מכתבי ברכה בכתב. אין

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ תעבור לוועדת הכנסת, מכיוון שאפילו הוועדה לצדק חלוקתי דורשת להכין אותה לקריאה ראשונה,

ועדת הכנסת תכריע בנדון. הודעות של ועדת הכנסת באמצעות יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב

הודעה אחרונה, טוב,

לא ראיתי שבזה יש הצבעה. אדוני היושב-ראש, זהו. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב

מאנשים ולהעביר אותה לאנשים שמבקשים לשדוד את הקרקע הזו. אני ביקשתי בהצעה לסדר, והיושב-ראש לא נתן לי, אבל ביקשתי לשמוע את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה הזו, ואנחנו כולם יודעים שהוא מתנגד להצעת

לסכם בבקשה. עוד פעם ועוד פעם.

חברת הכנסת מיכל רוזין. שלוש דקות, בבקשה. תודה. כבוד השר, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת, כמי שביקרה יותר מפעם אחת בכלא

אם מאלימות מינית. כולן, דרך אגב, נשפטות לשנים מאוד ארוכות. לא מדובר על זמני כליאה קצרים,

לפני כן,

הרמה הירודה של התחזוקה של בתי-הכלא, בייחוד של הכלא לנשים "נווה תרצה". אבל אני רוצה לומר פה משהו. אדוני השר, תקשיב לי דקה אחת, ותאמין לי,

ופעם שנייה, כמה כסף חוסכים. מה אנחנו עושים, רבותי? אנחנו מכניסים אותם לקבל,

עבריין שעובר שלב ועוד שלב, ובכל פעם שהוא נכנס בחזרה המצב שלו נהיה

תיאורים מזעזעים על התאים הקטנים-מדי ברמה שאי-אפשר להסתובב בהם פיזית, אי-אפשר להתהפך, אי-אפשר להיכנס, אסירה נכה שצריכה להיכנס בזחילה לתא היחידי שאליו היא

את הילדות והילדים שלהם, אפשר להחזיר לחברה, כמו שאמר חברי וקנין בצדק רב, אנשים תורמים,

אימהות שיכולות לגדל את הילדות והילדים שלהן

החוקיות האלה. תראו, כששואלים למה זה, אדוני

אז התשובה באופן טבעי היא

שלנו אמורה להימדד דווקא ביחס אליהם, תודה רבה.

אין להם לובי, כיוון שזה, אתה יודע, זה לא אופנתי

הגישה דוח על הביקור הזה, שבימים האחרונים ממש הועבר לעיון שירות בתי-הסוהר. והוא כבר מתאר תמונת מצב הרבה פחות קיצונית. אני לא יכול להגיד שיש בו רק שבחים, יש בו הרבה מאוד שבחים לשירות בתי-הסוהר ובפרט לבית-הכלא "נווה

יותר קצר מהדוח של הסנגוריה, מבלי להבין את המאפיינים של האסירים,

שלנו, האסירות שכלואות ב"נווה תרצה" ברור שזה נשמע הרבה פעמים

מטופלות באופן

הזכרתי את זה קודם, בידי פסיכיאטר. רובן מוגדרות כסובלות מהפרעת אישיות

ניתוח התפלגות העבירות בקרב הכלואות ב"נווה תרצה"

ובהשגחה מוגברת של הצוות, היא לצערנו האמצעי האפקטיבי היחיד להצלת חיי הכלואות, ומאפשרת להן הרבה פעמים שלא לפעול באימפולסיביות ובמצב של מצוקה רגעית, שעלולה לגרום להן לפעולות אובדניות. אני לא אתאר את כל הסיטואציה שהוזכרה שם ואת ההסבר האמיתי

במסדרונות האגפים ומאוורר אישי בכל תא. כל תא באגף מיועד להחזקת אסירה אחת. קיים וילון המפריד בין התא

אבל הם לא קיימים במקומות אחרים. אנשים שמייצגים ומתפרנסים מייצוג אסירים פליליים,

באופן אובייקטיבי או על הדרך שבה שירות

אני יכול לומר שרק בחודש שעבר התקיים כנס בין-לאומי שנתי של ארגון הכליאה והתקון הבין-לאומי, ה-ICPA, בבוקרשט

בצפיפות קשה ביותר,

חלקן הן קטינות, 33 בחדר אחד אין שם,

שישנות על הרצפה. אבל לעניין הזה,

יש לי כמה המלצות, כי הנושא הזה לא בא בהצעות לסדר-היום: 1. קודם כול, הנבחנים שסיימו, חלק מהם מצטיינים בלימודיהם, עברו סטאז' והתאמנו

הביטחון ואת סגן שר

יש פה עניין של אכיפה. זאת לא הפעם הראשונה שחייל חרדי מותקף,

לתקוף פיזית חיילים לובשי מדים,

הם קהל

אבל זה יכול להיות כל אחד אחר, אני חושב שפה המשטרה צריכה לשים את זה בקו הראשון של החקירות, יחד עם הפשיעה

גם הוא,

ביקש מהחייל לעזוב את המקום, והוא נשאר שם במקומו, ואז התושבים החרדים התגודדו סביבו ובעצם עברו לתקוף אותו, וזה הגיע,

לכדי תקיפה פיזית, בעיטות ברכב שלו וכו'. הוא הגיש תלונה במשטרת בית-שמש,

אבל אותם מתפרעים כבר לא היו

כך כמה דיונים בראשותי, הוקם על-ידי חטיבת החקירות במשטרת ישראל צוות עבודה בין-משרדי, יחד עם משרד המשפטים והפרקליטות,

מניעת הידרדרות והחרפה של האירועים, מיגור

מהתכנים שיש בהם בעיני השמצה, ובעיני גם הסתה, שחוצות את הרף הפלילי, נכנסים בעיני מי שמוסמך, ואני

וגם של מי שמתלוננים נגדו ואת ההקשר של הדברים, שייתנו לה את הסמכות להחליט מתי יש בדברים כדי הסתה שחוצה את הרף

מרגי, אמרת שכתבו עליכם קריקטורה. עושים עלי קריקטורות כל יום, זה עושה רק טוב.

תודה רבה. יהודה גליק, בבקשה. דקה. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת חמד עמאר, אדוני

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אתמול הודיעה ההסתדרות החדשה כי בעוד 14 יום היא תפתח בשביתה בנושא הביטוח

הלוא היא לא שומרת הסף של האזרחים, היא שומרת על חברות הביטוח,

מכל מיני תוכניות ביטוח,

עכשיו הציעו הצעה

איננה נוכחת. חבר הכנסת דב

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אדוני השר,

עמיתי חברי הכנסת, בין השערוריות הרבות שהממשלה

התלהבתי כשראיתי את הרב ליצמן אומר לנו,

נמצא אתי פה חבר הכנסת שמולי,

התלהבנו. אומר הרב

אבל ביטול ההסדר הקבוצתי והפקרת קשישים ללא ביטוח סיעודי, מלבד זה שהוא נוגע לכולנו, זה נושא שאנחנו כולנו, מכל סיעות הבית,

לא יעלה על הדעת שקשישים ששילמו ביטוח סיעודי במשך

חדשים לבקרים: חוק המואזין, ותאגיד השידור, והאקווריום שמדברים עליו, ורק ה' יודע מה יהיה הנושא התורן הבא שאמור להסיט אותנו מהבעיות האמיתיות והכואבות שעל סדר-היום. תודה רבה. תודה רבה. ישיב סגן השר, סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק

אבל כל הצעקה נגד האוצר, חבר הכנסת דב חנין, היא עוד לא נכנסה לתוקף,

היא עוד לא נכנסה לתוקף, אתה אפילו לא יודע את זה.

מה הטענות שיש לך נגד

עוד פעם, קום, שב לידו, תסביר לו. חבר הכנסת דב חנין, בואו ניתן לשר להשיב. אתה יודע מה, אתה מכיר את מילטון פרידמן? מילטון פרידמן,

הצעה זו אמורה להיות שיפור בתנאים, מאחר שכיום מי שמצטרף לביטוח סיעוד של קופות-החולים בגיל 60 או

יכול להיות שכן. יש פטור ממס. יש פה הטבות ממס, יכול להיות שכן. על כל פנים, אדוני, שוקדים ועובדים לילות כימים כדי להביא

שהציבור פראייר, כי אחרי שבגלל הרשלנות הפושעת של האוצר, שנתן למכור ביטוחים כאלה, שלא היו שווים את נייר הפוליסה שהם היו כתובים עליו, כי בכל רגע נתון חברת הביטוח יכולה הייתה לבטל את הפוליסה,

בעד, 10, אין נמנעים, אין מתנגדים. ההצעה עוברת לוועדת הכספים. נעבור להצעות הבאות לסדר-היום, מס' 4924, 4955, 4975 ו-4976,

חבר הכנסת עודד פורר.

זו המשמעות של הרגולציה שעוברת פה, שלפעמים לא מביאה בחשבון את כל הדברים שאותו עוסק צריך להתמודד

ועוד לא נגעתי בכלל בהעלאת השיעורים בביטוח הלאומי,

ודאות, צריך לייצר ודאות. אני קורא לך ולממשלה להתחיל לנסות לייצר ודאות כזאת לעסקים, כדי שאולי נצליח להוציא אותם מהמשבר הזה. תודה רבה. חבר הכנסת אורן אסף חזן. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר, חברי היקר, חברי חברי הכנסת,

רגע לפני שהגעתי לכנסת, יצא לכם אולי לשמוע,

יצא לי לעסוק בעסקים. הייתה לי התעסקות בחו"ל, מעניינת, גדולה יותר, והיו לי גם עסקים קטנים בארץ. הייתי קם יום-יום,

בוקר-בוקר, פורס בשר, בונה שיפוד שווארמה, עומד שעות, פורס את השווארמה, הופך את השיפודים. הייתה לי מסעדה, ואחרי זה היה לי בר. למה אני מספר לכם את כל זה? כי יש פה חברי כנסת,

שלא מכירים מה זה להיות בעל עסק. לא יודעים מה זה להיות בעל עסק קטן, זעיר, מצומצם, מורחב, או איך שלא תקראו לזה. ויום-יום, שעה-שעה, מביאים לכאן, לכנסת הזאת, חקיקה שפוגעת בבעלי עסקים. באופן עקיף, שהוא ישיר לחלוטין, היא גם פוגעת בציבור, כי היא מובילה ליוקר המחיה. אנחנו כל היום מדברים במשמעות כפולה, פעם אחת אנחנו אומרים: אנחנו נילחם ביוקר המחיה,

אנחנו רוצים לעזור לעובדים, אז אנחנו מקלים מעליהם את התנאים, מה שגורם לבעלי העסק להעלות את השכר, מה שגורם להם לדרוש יותר כסף. בסוף מי שנפגע זה הציבור עצמו. רק היום ראינו פה הצעת חוק, שבעיני היא רחוקה מלהיות קבילה במציאות: כשהאדון יוצא למילואים, ואני עומד ומצדיע בוקר-בוקר,

לחיילי המילואים, אז אשתו תוכל להיעדר מהעבודה, או לחלופין: בן-הזוג או בת-הזוג יוכלו להיעדר מהעבודה. על מי זה ייפול? על הכתפיים של הציבור, אם אנחנו פה, בבית הזה, רוצים להביא חופשת הנקה, חופשת היריון לגבר, עוד יום חופש, עוד שבת, עוד חג.

בחיים לא אתן יד, לא לעבודה ואפילו לא לרמיזה לעבודה בשבת, אבל לא יכולה להיות מציאות שאנחנו מנצלים את הדבר הזה כדי לפגוע בציבור. וכשאנחנו רואים שמתפרסם המקום של ישראל בעולם, ביחס לשאר המדינות, המקום שבו הכי קשה, או בין הקשים, לקיים ולהצליח לעשות עסקים, זה פה בארץ, וזה מתחיל מהדבר הזה. אנשים חושבים שרק האנשים הגדולים מניעים את הכלכלה. אני זכיתי, יש שיגידו שאולי זכיתי פחות, כי בסוף ראינו מה עבר עלי רק בשנה וקצת שאני בכנסת, אבל אני זכיתי לעשות עסקים בארץ, לעשות עסקים גם בעולם, זכיתי לראות איך זה נראה מכאן ואיך זה נראה משם, ואני אומר לכם שאנחנו רחוקים מלהבין את המציאות. הגיע הזמן שפה, בבית הזה, נפסיק להיות פופוליסטיים, ונתחיל להבין שיש מצוקות,

חברי היקר עודד פורר, ואני מודה לך שהעלית את הנושא, ואני חושב וקורא לך להצטרף אלי: לתקן בחזרה את חוק שעות עבודה. לא יכול להיות מצב שאדם רוצה ללכת לעבוד, ואומרים לו: אל תעבוד, יש לך שמונה שעות עבודה, ובזה אתה צריך לנוח.

גם לי יש אחת כזאת. נתאחד ונלך ביחד, אני גם מוכן שאתה תוביל אותה, העיקר שנעשה טוב. לא יכולה להיות מציאות שאדם, כופים עליו ללכת לעבוד בעבודה שנייה, אבל אז לוקחים לו מס כפול ומשולש ובפועל הוא עובד בשביל לשלם למדינה.

הכיסאות האלה נוחים, אבל אני לא מוכן שהם יהיו נוחים על חשבון האזרחים. הגיע הזמן שבראש ובראשונה, לפני שאנחנו מדברים בססמאות, נלמד ונבין. אני קורא לחברי חברי הכנסת במעט שניות שנותרו לי: קחו את עצמכם.

אני מוכן לעשות לכם שיעור בעסקים, שיעור בהצלחה, שיעור בדרך, ועד אז תפסיקו להיות פופוליסטיים.

יואל חסון. שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הקשבתי בקשב רב לשני קודמי, גם חבר הכנסת פורר וגם חבר הכנסת חזן שפירטו, העלו וציינו את הקושי הגדול שיש בישראל לעשות עסקים, ליזום וליצור.

חברי חברי הכנסת, אני רוצה לעדכן אתכם במשהו,

אדוני היושב-ראש. יש מקום אחד, אחד, במדינת ישראל שלא קשה לעשות בו עסקים.

העסקים מתקיימים בו כל הזמן. אני צפיתי אתמול בתחקיר חדשות 10. תחקיר חדשות 10 בערוץ 10. למרות הסערה סביב חוק ההסדרה, החובה שלנו היא לדבר על מה שראינו בערוץ 10, וזה תחקיר הצוללות. אתה חוטא לעיקר. פרשת הצוללות של נתניהו, חבר הכנסת אורן, תודה רבה. חבר הכנסת יכול לדבר מה שהוא רוצה, תודה. אני רוצה עמדה נוספת. תודה. פרשת הצוללות של נתניהו, חברי חברי הכנסת, מעלה מעומק הים סירחון כל כך חריף, שגם בירושלים אי-אפשר לפספס אותו. כעומק הצוללות, כך עומק הסירחון. התחקיר הזה הוא תחקיר חמור, שחושף אינטרסים עסקיים ועניינים עסקיים שקשורים גם בענייני ביטחון המדינה, ורכש שקשור לביטחון המדינה. אני קורא לגורמי אכיפת החוק, ובראשם מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, לא להתעלם מהריח הרע הזה, רע מאי-פעם שעולה מלשכת נתניהו. הסירחון הזה, של קשר הון ושלטון שמרון, עלה על גדותיו, וההתעלמות של גורמי אכיפת החוק, אם תהיה כזאת, תהיה מבחינתי כמו שותפות לפשע. ראש הממשלה נתניהו כל כך זחוח. הוא כל כך זחוח שהוא לא בוחל בשום אמצעי. לא מסתיר את הקשרים המפוקפקים שלו, ומבצע לכאורה עסקאות מפוקפקות לאור יום, כפי שראינו בתחקיר בערוץ 10. אני יודע שמייד יקום "צבא האמת של נתניהו" כדי לסמן אותי כבוגד, כשמאלני, כי זו השיטה של נתניהו: לבצע מעשים בלתי נתפסים, להסית ולהתסיס נגד כל מי שמבקר אותו ולהתחמק. אבל אי-אפשר, חברי חברי הכנסת, לשתוק יותר, כאשר מערבים עניינים עסקיים, מקורבים, הון ושלטון בענייני ביטחון המדינה. על דבר כזה אי-אפשר לעבור לסדר-היום, ותחקיר הצוללות הזה, של ערוץ 10, ראוי שייבדק, ייחקר, ושנהיה כולנו בטוחים שדברים חמורים כאלה לא קורים כאן במדינת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו נוכח. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

עמדת בהתחייבות שלך, אז אני אתן לך "בעדין". אדוני היושב-ראש, אצלכם מילה זו מילה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ישראל במקומות האחרונים בדירוג המדינות שבהן קל לעשות עסקים, לפי הצעות לסדר-היום. משרד הכלכלה והתעשייה משלים בימים אלה שורת צעדים לטובת מסחר יעיל ומגוון, ובשיתוף פעולה עם משרדים נוספים מיישם רפורמות שנועדו להסיר חסמי תחרות וחסמי ייבוא, בפרט במזון ובשירותי רכב, באמצעות רגולציה חכמה. נוסף

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פועלת באופן שוטף לייצוג מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, משמיעה את קולם ומבטאת את צורכיהם הייחודיים בפני הממשלה, הכנסת וגופים ציבוריים אחרים, כדי שמעצבי המדיניות הממשלתית יראו לנגד עיניהם את העסק הקטן ואת הנחיצות של ביורוקרטיה פשוטה, הקלה ברגולציה, ביטחון סוציאלי ותנאי אשראי הוגנים. הצעת חוק מוסר התשלומים, הנמצאת בימים אלה בכנסת, באה לקבוע סטנדרטים לתנאי תשלום הוגנים לספקים. הצעת חוק עסקים קטנים ובינוניים מנחה רגולטורים לבחון את השפעות המדיניות שלהם על עסקים קטנים. הצעת חוק ההסדרים כוללת בתוכה שורה של תיקונים המייעלים את הרגולציה ומעודדים תחרות בתחומים של תמרוקים,

תקינת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. עם כל זאת, צודקים חברי, סביבה עסקית ידידותית לא תיווצר באמצעות עבודת הממשלה ומשרד הכלכלה בלבד. הממשלה והכנסת צריכות להירתם לכך ולדאוג שעסקים בישראל יוכלו לבצע את הדבר שלשמו הוקמו, ובו בזמן לציית לרגולציה עקבית, ברורה ותכליתית. מה אני אגיד לך,

לא הקשבת,

הקשבתי מאוד. כל כך הקשבתי, שזה כואב. אתה היית עסוק בצוללות. לא הקשבת, נו.

אבל לא ציפיתי, תקווה. אז לא שמעת, אז לא הקשבת.

מזל שפורר הקשיב. גם פורר, על כל פנים, אני מציע, מה אתה מציע? מה אתם מציעים, חברי הכנסת? ועדת הכלכלה.

אז אני מציע שזה יעבור לוועדת הכלכלה.

הבעת דעה של חבר הכנסת אסף אורן חזן. אורן אסף חזן. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי את דבריו של חברי יואל חסון, שאמר שהוא הקשיב לדברי ולדברי עודד פורר. ולתומי חשבתי שהוא ימשיך את הדרך וידבר על הקשיים בחופשת לידה, על הקשיים בפנסיה לעצמאים, על הקשיים בביורוקרטיה מול הרישומים, מול התב"ע, מול המינהל, מול העיריות, מול רישיונות העסק. אבל, יואל, אתה מתנהג כמו כלומניק. אתה כאילו לא הקשבת למילה ממה שיצא לי מהפה. צריך לשנות לך את השם מיואל חסון ליואל בושה, כי לקחת שלוש דקות ששייכות לציבור, ובמקום להתעסק בעניין העסקים הקטנים והקושי, אתה בא, בצורה פופוליסטית, זולה, ריקה מתוכן,

חסרה לך תמונה? בוא תצטלם אתי, תקבל כמה לייקים. מעבר לזה, אתה לא ראוי לשום דבר. בשביל מה? יש ציבור בישראל שמרגיש גם ככה שקשה לו, שהוא יושב כאן ורואה את המליאה ריקה בנושאים כל כך חשובים, ובמקום לנצל את הבמה, לשלב כוחות, ימין ושמאל, לטובת הציבור, ניצלת אותן לטובתך האישית. אני מתבייש בך, יואל. תודה. חבר הכנסת יואל חסון. אתה יכול לפתוח את המיקרופון? לא חייב, גם ככה הוא מדבר שטויות. אורן, תודה. חבר הכנסת אורן חזן, אני אתעלם מההערות האישיות שהערת כלפי, כי אני יודע שאתה לא מתכוון לזה באמת.

1. 2. אני אגיד לך מה יפתור באמת את הבעיה לצעירים, מה יפתור את הבעיה לבעלי העסקים הקטנים, מה יפתור את הבעיה לכלכלה הישראלית, שיהיה פה ראש ממשלה אחר וממשלה אחרת.

יואל, החלום הזה נגמר לכם מזמן. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. אני רק בא לעשות אתך תמונה. אל תעשה אתי תמונה. נא להצביע. אני בא להצטלם אתך ולפרגן לך.

בעד 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יעבור לוועדת הכלכלה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז 2016, הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז 2016. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בנושא שהעלו חברי הכנסת יעל גרמן ואוסאמה סעדי: עודפי גבייה בכביש 6 לא הגיעו לצרכנים. מסקנות הוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בעקבות דיון בהצעות לסדר-היום שהעלו חברי הכנסת נחמן שי, דב חנין, יהודה גליק, אורלי לוי אבקסיס, חיים ילין, תמר זנדברג, אכרם חסון, יגאל גואטה ומנחם אליעזר מוזס בנושא:

מחאה ודרישה לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה. החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנה נגד חברת הכנסת עליזה לביא בשל התבטאויות נגד שופט.

נעבור להצעה לסדר-היום מס' 4728 בנושא: התערבות הייעוץ המשפטי ומשטרת ישראל באירועי ההקפות השניות ובאירועי תרבות ייחודיים, של חבר הכנסת משה גפני. מי שאמור להשיב לך, מה שרשמו לנו, שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. לפי התקנון אין חובה ששר יהיה נוכח, כן,

חבר הכנסת משה גפני, יש לך עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה רק להעיר לך לפני זה, ההצעה הזאת היא הצעה רגילה לסדר-היום, שמתמשכת כבר כמה שבועות, לאחר תיאום בין המזכירות כאן לבין שרת המשפטים. זה היה צריך להיות בשבוע שעבר, ושרת המשפטים אמרה שהיא צריכה להתכונן לזה. זה היה כבר שבועיים קודם, וגם לא הסתדר. ואני חיכיתי. היא דיברה אתי אתמול בלילה, שרת המשפטים, היא דיברה אתי היום פה במליאה. היא אמרה שהיא מוכנה להשבה. חשובות לי מאוד התשובות שלה. זה לא שאני מעלה פה איזה הצעה. זה נוגע לאורח החיים של ציבור גדול בישראל, עם מישהו שלוקח לעצמו סמכויות. אני מכיר את זה. אתה מכין הצעה ומעלה הצעה רגילה, הצעה לסדר-היום, ואותו שר שאמור להשיב מחליט שלא להגיע. לפי דעתי, היא לא יודעת שזה עולה עכשיו, מפני שהיא התכוננה לזה. היא גם דיברה אתי בבוקר. זה נמצא בסדר-היום. אני חושב שכולם עוברים על סדר-היום. לא, אין לי טענות. קודם כול, אין לי טענות בכלל. בסדר, אני יודע, אני מכיר את הבניין הזה. אבל אני מספר לכם שהמציאות הייתה שהיה תיאום בינינו,

עם מזכירות הכנסת. זה היה מתואם, גם היום. גם היום היא ניגשה אלי ודיברה. בבקשה, אני מפעיל שעונים עכשיו.

תודה רבה. התשובה שלה מאוד חשובה, אבל בסדר. מה? היא בדרך? לא, זה לא הוא, זה שרת המשפטים. שלא תהיה פה הדרת נשים. ממך אנחנו לא מצפים. לא לא, בסדר. בסדר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר לשירותי דת, חברי הכנסת, המשנה ליועץ המשפטי כתבה למועצה להשכלה גבוהה, במכתב, בעקבות העובדה שבאוניברסיטת בר-אילן, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, סטודנטים וסטודנטיות דתיים החליטו לעשות ביום הזיכרון הפרדה בין גברים לנשים,

הנשים שם, הסטודנטיות ביקשו, והסטודנטים, זה הגיע אלי. כתבה דינה זילבר למועצה להשכלה גבוהה: יום הזיכרון הוא יום מאחד, ואי-אפשר לעשות הפרדה בין גברים לנשים. יש לי אצלי במקום, אני הבאתי את כל התכתובת, הייתה לי תכתובת אתה בעניין, אבל אני כמובן לא אלאה את חברי הכנסת. אני לא אכנס לכל הפרטים. אני כתבתי לה. היא ענתה לך?

אני כתבתי לה. אמרתי לה: אני מזדהה עם ההוראה שלך, מכיוון שאני סבור שאדם דתי שומר תורה ומצוות לא יכול ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, מפני שהכול שם הפקרות, עם גברים ונשים והכול. לא הודיעו לי. איילת, טוב שהגעת, כי אני חושבת

חבר הכנסת גפני, יש לך שמונה דקות.

אני אחזור על זה בפני שרת המשפטים. התפלאתי, אני מכיר אותה. היא דיברה אתי. אני חוזר עוד פעם: באוניברסיטת בר-אילן החליטו סטודנטים וסטודנטיות דתיים לעשות את טקס יום הזיכרון בהפרדה,

אני לא יודע בדיוק איך זה, אבל הם החליטו לעשות את זה בהפרדה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כתבה מכתב למועצה להשכלה גבוהה ולוות"ת שאסור לאפשר לאוניברסיטת בר-אילן לעשות את זה מכיוון שיום הזיכרון זה יום של איחוד, ואי-אפשר לעשות הפרדה בין גברים לנשים. אני, אם לא היה עצוב הייתי צוחק. אבל אני כתבתי לה מכתב, ואמרתי לה: אני מזדהה אתך לחלוטין, מפני שאני חושב שמי ששומר תורה ומצוות ומקפיד על הפרדה בין גברים לנשים, אסור לו ללכת למוסדות להשכלה גבוהה. ואת הוכחת את מה שאמרתי כל השנים, שזה נכון. אי-אפשר שסטודנטים וסטודנטיות, כששני הצדדים מבקשים את ההפרדה, אי-אפשר לעשות את זה. זאת ההוראה שלה. תכף נדבר על הסמכות. אז אני מזדהה עם הדברים האלה. אני רק אמרתי לה שלכתוב שביום שצריך איחוד אסור לעשות הפרדה בין גברים לנשים, זה מעיד על בורות מוחלטת. אבל זהו, ההוראה ניתנה. לאחר מכן שמעתי שביום הסטודנט בירושלים, פנו אלי, סטודנטים וסטודנטיות דתיים, כנראה גם חרדים, עשו את יום הסטודנט באיזה מקום,

אנשים דתיים עושים את זה בהפרדה בין גברים לנשים,

מי שמדבר על הדרת נשים פשוט מדבר שטויות. הוא בור ועם הארץ.

מדובר על נושא של צניעות. אנחנו מתחנכים ככה. יש היום גם בציונות הדתית כאלה שכך מתחנכים. הילדים שלנו לא לומדים עם בנות, כשאנחנו עושים חתונה או ברית-מילה יש הפרדה בין גברים לנשים, בבית-הכנסת יש הפרדה, הפרדה שאצלנו,

בציבור החרדי, הנשים יותר חזקות בזה מאשר הגברים. את יכולה להיות פטרונית על אנשים שאין להם שום, האנשים האלה לא מבקשים את הפטרונות הזאת. היא לא מבינה מהחיים שלה בעניין של צניעות, והיא לא יכולה לתת הוראות. תכף נדבר על הסמכות. ואז היא כתבה לי מכתב. הדבר היחיד שהרגיז אותי, היא כתבה באריכות: בפולחן דתי אפשר. לא הבנתי למה בפולחן דתי אפשר. גם כתבתי לה את זה: אם אסור, אז בפולחן דתי ודאי שאסור, מפני שפולחן דתי זה הוראה.

מספיק עם החופש.

מה זה פולחן דתי? מותר או אסור? זה עבירה על החוק? אז עבירה על החוק. אז גם בפולחן דתי אסור. לא רציני. המשפט היחיד שהרגיז אותי במכתב שלה זה שהיא כותבת לי בסוף, והיא מנקדת את זה כדי שאני אדע: כתוב בתורה בספר בראשית: ויברא אלוקים את האדם בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. שאני אדע, כשהקדוש-ברוך-הוא ברא את האדם, הוא ברא זכר ונקבה. לא ידעתי עד המכתב של דינה זילבר. אמרתי לה: מה שאתם עושים ואתם מאפשרים לעשות ברחובות הערים מנשים עם הפרסומות, אילולא אנחנו, הכול היה פה פרוץ. אצלנו ההלכה היא שהאדם אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו.

לא ראיתי את זה במקומות אחרים. לא משנה. בסדר?

אני מכיר את הציבור החרדי, אני מכיר גם את הציבור הדתי. אני מציע קצת דרך ארץ כאשר מדברים על הציבור הזה, הדרת נשים. עד כאן בסדר.

למה אני צריך את שרת המשפטים? אני צריך אותה בשביל כמה דברים, אבל הנוגע לענייננו, אני צריך אותה כדי לדעת איך הופכת להיות משנה ליועץ המשפטי, מי הסמיך אותה לקבל החלטות שצריך לקבל המחוקק? מה קרה כשלא הייתה ההנחיה שלה וסטודנטים וסטודנטיות היו יכולים לעשות אירועים בנפרד, בהסכמה כמובן, הרי אני לא כופה על אף אחד לעשות בנפרד, מה קרה מאז? האם הכנסת חוקקה משהו? האם היה איזה תהליך? הממשלה קיבלה החלטה? הרי מה קורה במשטר דמוקרטי? איך מקבלים החלטות מהסוג הזה, שלפי דעתי זו פגיעה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו?

אני לא רוצה ואשתי לא רוצה להיות יחד עם גברים. גם אני לא רוצה להיות יחד עם נשים. גם הפוך, חבר הכנסת גפני, זה פגיעה. אני רוצה לדעת, אין לי הרבה זמן. תאמיני לי, אני כל כך אוהב להתווכח אתך. מי שם את המשנה ליועץ המשפטי, את דינה זילבר, לקבל החלטה שנוגעת לפגיעה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? היא אחראית למרחב הציבורי, חבר הכנסת גפני.

מה זה "המרחב הציבורי"? המרחב הציבורי זה אנחנו, 50 איש, 25 גברים ו-25 נשים, שמחליטים לעשות אירוע בנפרד. מה זה "המרחב הציבורי"? זה מרחב ציבורי. אתם רוצים שגם במרחב הציבורי, את רוצה שלא נחיה כאן?

אני לא עוזב את ארץ-ישראל. אני אוהבת את החרדים. בסדר, אוהבת את החרדים. אני מכבדת את החרדים.

אנחנו לא נשנה את אורחות החיים שלנו. אין בעיה. אז לא יתקצבו את הסטודנטים והסטודנטיות, ולא יאפשרו להם. זה גם יגיע למעצרים, אם אנחנו לא עוצרים את זה עכשיו. מי הסמיך, גברתי שרת המשפטים, את המשנה ליועץ המשפטית לקבל החלטות? עכשיו אני רוצה לדעת, בכמה מקרים שקרו. בתל-אביב עשו אירוע בכיכר רבין, ובאירוע הזה לא הייתה הפרדה,

אני לא זוכר בדיוק את המקרה,

לא הייתי שם ולא התכוונתי להיום שם, לא הייתה הפרדה, רק שבין אלה ששרו היו רק גברים. הורתה המשנה ליועצת המשפטית לעיריית תל-אביב לעצור את האירוע הזה. את צריכה להגיש הצעה לסדר-היום ולעלות לכאן ולהסביר את המשנה ליועצת המשפטית ולמה אני לא יכול להיות באירוע הזה. תסבירי. זה בסדר.

אני מציע שגם בכנסת תפני ליושב-ראש הכנסת שלא יהיו פה אירועים שיבואו רק הזמרים של הרבנות הראשית, שיבואו גם נשים, שאנחנו הדתיים לא נהיה פה באירוע הזה. גם על זה אני אשמח.

מי הסמיך אותה, גברתי שרת המשפטים, לתת הנחיה לעיריית תל-אביב? יותר מזה, היו הקפות שניות בגן-סאקר. אני אומר לך בוודאות מוחלטת, המשטרה באה ועצרה את האירוע הזה, שמתנהל שנים, מפני שהייתה הפרדה בין גברים לנשים. זה נכון שהיא לא הנחתה את המשטרה בעניין, אבל אני יודע בוודאות מוחלטת, אני לא אומר את זה סתם, זה בעקבות ההנחיה שלה. אמרו את זה במשטרה.

כשהבינו שהסתבכו, אמרו: לא, היו בעיות בטיחות, בסוף זה היה.

מה שקורה כאן הופך להיות תהליך שאני, כאדם חרדי אני אחיה כאן, בעזרת השם, אני לא יוצא מהארץ, אני אוהב את ארץ-ישראל, אני כאן חלק מהעניין, מי מסמיך אותה בדבר כל כך קריטי של אורח חיים מוחלט? לא רק החרדים, גם בציונות הדתית, יש אפילו פה ושם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות שאומרים: אנחנו חושבים שכך צריך להיות, אבל אני מדבר על אלה שרוצים את זה. אני לא מבקש במקום שבו אומרים האנשים: אנחנו רוצים להיות בלי הפרדה.

אפילו בנושא של הבג"ץ, לגבי הנושא של האוטובוסים, אמרו שאפשר לעשות את זה אם כולם מסכימים ובמקומות שכולם מסכימים. מה התהליך הבא? התהליך הבא, שדינה זילבר תשלח משטרה אם אני עושה, כבר חיתנתי את כל הילדים, חתונה לילד ואני עושה הפרדה בין גברים לנשים, היא תשלח משטרה לעצור אותי. למה לא? זה לא פולחן דתי. אני עושה מסיבת יום הולדת לאשתי, ואנחנו מזמינים משפחה מורחבת, עושים הפרדה בין גברים לנשים, היא תשלח את השב"כ כדי לעצור אותי. אני רוצה להבין לאן אנחנו הולכים. לאן? תגידו את האמת. שלא נחיה כאן?

אנחנו לא נשנה את אורחות החיים. זה שלא נלך לאוניברסיטאות, זה מסר חיובי לאדם חרדי או ציוני דתי, שמקפיד על הפרדה בין גברים לנשים: אל תלכו למוסדות להשכלה גבוהה. זה לא חזות הכול, ההשכלה הגבוהה. במקום שנותנים הוראה שאין הפרדה בין גברים לנשים, אל תהיו שם. לנו יש דברים יותר חשובים מאשר ההשכלה הגבוהה. אנחנו עם, אנחנו עם שעבר גלויות קשות, שמרנו על הייחודיות שלנו. אני רוצה להגיד לך משהו, שרת המשפטים: דינה זילבר מתכוונת רק נגד החרדים. מאיפה אני יודע? אסור שתהיה הפרדה בין גברים לנשים, נכון? לפי מה שהיא אומרת, אני,

לא שאלתי אותך, אני שואל את שרת המשפטים. אני רוצה להבין. יש לי כאן, עכשיו אל תוציא את הנאום, זמנך עבר. לא נאום. יש לי כאן מודעה, גברתי שרת המשפטים. מודעה מסודרת, נורמלית, של שירות התעסוקה. משרד ממשלתי לכל דבר ועניין. שירות התעסוקה הזה הוא בוואדי-ג'וז, ושם כתוב שגברים באים בימים ב' וה', שעות והכול, לנשים אסור לבוא אתם, לשירות התעסוקה. נשים, בזמנים אחרים, ימים אחרים. אם אישה בוואדי-ג'וז רוצה לבוא בימים האלה שיש שם גברים, השומר לא נותן לה להיכנס. שירות התעסוקה.

אני, אצל דינה זילבר? את הממונה עליה. תודה רבה, אדוני.

דינה זילבר לא מתכוונת להפרדה בין גברים לנשים, היא לא מתכוונת לעשות פה אורח חיים נורמלי לפי דעתה,

זמנך עבר. אני מסיים, מסיים.

תודה.

רק אל תניף אותו.

תודה רבה, אדוני. גברתי שרת המשפטים, היא מתכוונת נגדנו. אם היא הייתה סבורה באמת שההפרדה אסורה, מה שאני חולק עליה מכול וכול,

ביום שיש אחדות בעם צריך לאפשר לכולם להיות, ולא לגרום לכך שאדם שמקפיד על הפרדה בגלל צניעות או אישה שמקפידה על הפרדה לא תוכל לבוא, אבל,

ברגע שראיתי את המודעה הזאת, ואני מקווה שבעקבות זאת היא לא תיתן הוראה שם לערבים, מפני שאז בכלל נגיע רחוק, הפרדה בין גברים לנשים בוואדי-ג'וז, לא באיזה אירוע של רבע שעה, בכל שבוע. אישה שמגיעה לשירות התעסוקה בוואדי-ג'וז ביום חמישי, השומר אומר לה: תישארי בחוץ, אל תבואי, למה יש פה עכשיו גברים. תודה רבה, אדוני.

וחברת הכנסת ורבין, כן. תעשה עם זה משהו? נחיה ונראה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני. גברתי השרה, בבקשה. לא, לא. למה? גפני במיטבו. בדרך כלל. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכיוון שאני מכירה היטב את חבר הכנסת גפני, ואני יודעת שהוא חבר כנסת חד, חריף וממולח, התכוננתי היטב לכל הסוגיות שהעלית. אז נתחיל אחת-אחת.

כפי שאמרת, במוצאי שמחת תורה השנה המשטרה סירבה להכניס קהל לתוך מתחם שבו התקיימו הקפות שניות. אמרו שזה בגלל מחיצה, אין לזה שום קשר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היא לא הייתה מעורבת בזה, בשום צורה שהיא. אבל אני אתחיל מההתחלה. אני אסביר קודם כול את הבסיס שלפיו הממשלה פועלת. ב-2013, כשאתם הייתם באופוזיציה כמדומני, מינה היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין צוות במשרד המשפטים לבחינת התופעה של הדרת נשים. אני לא יודעת אם השרה ציפי לבני הייתה מעורבת בזה, אני יודעת שהיועץ מינה. הצוות גיבש שלל המלצות, בין היתר בנושא של הפרדה באירועים וטקסים. הוא קבע שמשרד ממשלתי או גוף ציבורי לא רשאי לארגן אירוע ממלכתי שבו תהיה הפרדה, למעט חריג צר, לגבי טקסים שאופיים דתי ואשר רוב המשתתפים מעוניינים בהפרדה. בחודש מאי של אותה שנה, ב-2013, אימץ היועץ וינשטיין את המלצות הצוות שהוא מינה בעצמו, והוא מינה את המשנה שלו, דינה זילבר, כאחראית ליישום ההמלצות. בעקבות המלצות הוועדה, בסופו של דבר יש ממשלה בישראל, היא זאת שצריכה להחליט בדברים האלה, זה בהחלט דבר של מדיניות, הממשלה קיבלה בשנת 2014 את החלטה מס' 1526, שמאמצת את הדוח. אז קודם כול אני מציעה שתקרא את הדוח הזה. אתה היום בממשלה. היום אתם בקואליציה. תקרא את הדוח הזה, תקרא את החלטת הממשלה, ואם יש משהו שאתה חושב שצריך לשנות,

כחבר קואליציה אתה בוודאי יכול לעשות את זה. מסכימה עם זה? עזוב את כל, את מסכימה עם, ? עם מה? עם הביטול של האירוע בתל-אביב, עם הביטול של האירוע,

אני מסבירה. עשיתי עבודה יסודית, חבר הכנסת גליק. באתי לפה עם כל החומר. קודם כול, תדע שהיא עובדת על בסיס אותה החלטת ממשלה. למשנה ליועץ המשפטי לממשלה אין סמכות להורות לרשות מקומית כיצד להתנהל.

היא יכולה להורות למשרד ממשלתי. זאת אומרת, ללשכת התעסוקה לדוגמה. אם באמת יש שם בעיות, אז שם יש סמכות. ברשות המקומית אין לה סמכות, וגם אין לה סמכות להורות לאוניברסיטה. היא יכולה והיא עשתה את זה בסיפור של בר-אילן, לפנות למל"ג, להפנות את תשומת לב המל"ג, ואז המל"ג יכולים להחליט ולעשות מה שהם רוצים. קודם כול אני מציעה שגם רשויות מקומיות וגם אוניברסיטאות לא יתפרקו מסמכותן. הסמכות נתונה בידיהן.

המשנה יכולה לעשות, היא יכולה לעורר את תשומת הלב,

זה מה שהיא עושה, אבל בפירוש אין לה סמכות להורות. בסיפור של עיריית תל-אביב, כמובן, כפי שאמרתי, לא.

לא. אני עברתי על זה עם היועץ המשפטי לממשלה. למשנה דינה זילבר אין סמכות בעניין הזה להורות לרשויות מקומיות.

יש חוק במדינת ישראל, יש דין במדינת ישראל, והיא יודעת את זה. שנייה. והיא יודעת את זה. בעניין של תל-אביב, ראשית, האירוע בכלל התבטל מעצמו, ולא היו צריכים בכלל להתערב בשום צורה שהיא. נכון. שנית, כפי שאמרתי, גם אין לה סמכות להורות לרשות. ושלישית, גם לעיריית תל-אביב. היועץ המשפטי של עיריית תל-אביב אמר שבכלל שוכרים ממנו את המקום, הוא לא מתערב במופעים, הוא לא צריך להכתיב לאנשים איזה מופעים להעלות כששוכרים ממנו את הכיכר. בעניין של עיריית תל-אביב, המכתב גם נשלח ללא ידיעת היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו סיכמנו שדברים רגישים יעברו דרך היועץ המשפטי לממשלה. חשוב שידעו את זה.

שמשרד המשפטים וגם המשנָה ליועץ המשפטי לממשלה רואים חשיבות גדולה, אני דיברתי אתה, רואים חשיבות גדולה בשילוב חרדים בחברה הישראלית, לא לא, אל תגידי,

בסדר, אבל זאת האמת. אבל זאת האמת. אני חושבת, מה זה רוצים, שיבואו,

שישכחו את מה שהיה עכשיו. גפני, מקומות עבודה, הם מתכוונים,

אני חושבת שאפשר למצוא את האיזון המתאים בין באמת כיבוד נשים ואי-הדרתן לבין העובדה שחרדים ודתיים יוכלו לחיות לפי אמונתם ולפי תפיסת עולמם. אז אני שבה, זה אומר הפרדה באירועים, בסדר. אז שוב אני אומרת, אם זה אירוע של רשות מקומית והרשות המקומית חושבת שרוב הקהל מעוניין בהפרדה, היא בהחלט יכולה לקיים הפרדה. אין לזה שום מניעה בדין. בשירות התעסוקה, מה? תקשיב. אני חוזרת ואומרת,

אני רציתי שיהיה משהו שלא התכוננת אליו, אני חוזרת ואומרת, זה לא שעת שאלות, על משרדי הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה בהחלט יכול להנחות משרדי ממשלה. בעניין הספציפי הזה,

צריך לבדוק כל עניין לגופו, לשם מה קיימת ההפרדה, באיזו צורה היא קיימת, האם יש שוויון בין גברים לנשים, לקחת כל מקרה לגופו. אבל אני חוזרת: לרשות מקומית ולאוניברסיטה, בוודאי אין סמכות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה להורות. ופה אני אומרת גם לרשות המקומית וגם לאוניברסיטאות: אל תתפרקו מסמכויות.

יש לכם אחריות, יש לכם יועצים משפטיים, תיקחו את ההחלטות שלכם.

מה גברתי מציעה? להעביר לוועדה. להעביר לוועדה.

ועדה, בטח. אני מעדיף ועדת כספים, כן. איזה ועדה? ברור שוועדת הכספים, להעביר את זה לוועדת חוקה. להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט? חוקה או מעמד האישה, מעמד האישה. מעמד האישה. גפני,

אנחנו נעשה, ועדת חוקה. מי שרוצה שיצביע. אוקיי. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת סלומינסקי בוועדת חוקה, חבר הכנסת גליק, ביקשת הבעת דעה לפני שאנחנו עורכים הצבעה, על העברת הסוגיה הזאת לוועדה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת מאיר כהן, חברי וחברותי בלי הפרדה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, המתוקים והמתוקות, גברתי השרה, לא הבנתי מה עמדתך. תראי, אני אדם אורתודוקסי, אבל יצאתי להגנת הנשים שמניחות תפילין בכותל כי חשבתי שאסור לנו לכפות את עמדתנו עליהן, יצאתי למען מצעד הגאווה אף שאני מתנגד לו, כי חשבתי שאסור לנו לכפות. הכפייה נגד אוכלוסייה חרדית שרוצה לנהוג, כפייה חילונית היא לא פחות גרועה, היא לא פחות גרועה, ולבטל את האירוע הזה בתל-אביב היה פשע. אבל עם זאת, עשיתי שירות למען הגברת זילבר, אני מבקש שתעדכני אותה: באירועי הסיגד רק אתיופים שרים, בתימניאדה רק תימנים, במופע של קווין ואדם למברט בתל-אביב רק גברים שרו. באזכרה של יצחק רבין השבוע שר רק זמר, בלוויה של שמעון פרס רק זמר. כל המואזינים בכל הארץ הם רק גברים. אגב, גם בכנסת יש שירותים נפרדים לגברים ולנשים, ולא נותנים לנשים להיכנס לשירותי גברים, וגם בבית-הכנסת פה יש הפרדה. תודה רבה, אדוני. גברתי, אני מבקש לא להיכנס ולכפות כפייה חילונית על הציבור החרדי, כי זה יחזור אלינו כבומרנג. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת נחמיאס,

עוד הבעת דעה, ואנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת גליק המתוק, אני אוהבת מאוד מאוד שלוקחים דברים לקיצוניויות חסרות סבירות. אני מכבדת את הציבור החרדי, חבר הכנסת גפני,

מתחננת שגם אתם תכבדו את הציבור החילוני. ויש מרחב ציבורי, אדוני, במדינת ישראל. יכול להיות שהאוניברסיטה היא לא מרחב ציבורי, אבל כיכר רבין, או כיכר מלכי-ישראל לשעבר, בתל-אביב, עונה על ההגדרה של מרחב ציבורי, ובסופו של דבר,

נכון מה שאמרה השרה, האמנים עצמם החליטו שלאור העובדה שהחליטו במודע להדיר נשים, מהופעה שם, הם החליטו בעצמם למשוך והחליטו לבטל את המופע. אני חושבת שחשוב שהזכויות שלכם יישמרו, אני חושבת שאם כבר, אנחנו צריכים להיזהר מכפייה הפוכה. ואני אגיד לך יותר מזה, חבר הכנסת גפני. אני רואה מה קורה בציבור החרדי, וזה נפלא. אתם גם שומרים על אורחות חייכם אבל גם הולכים קדימה בדברים,

אולי אתה תגיד שזה אחורה, אבל גם הולכים עם התקופה. ואני חושבת שיפה מאוד הסבירה שרת המשפטים את המורכבויות שמתלוות לעולמות של הדרת נשים.

אנחנו עוברים להצבעה, האם אנחנו ממשיכים או מעבירים את זה לוועדה. בבקשה. מי שבעד, עובר לוועדה. מי בעד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. תשעה בעד. הסוגיה תעבור לוועדה, כספים, אדוני? ועדת הכנסת. לוועדת הכנסת. בבקשה, לוועדת הכנסת.

אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: הצורך לשדרג את המקומות הקדושים בישראל כולל קבר רחל וקבר רבי עובדיה מברטנורא,

של חבר הכנסת מיכאל מיכאלי. בבקשה, אדוני. מלכיאלי, סליחה,

לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי השר לשירותי דת, תרשו לי לצטט מהעיתונות רק מהשבוע, ואני מדגיש, העיתונות של השבוע האחרון. זו ידיעה ביום ראשון בעיתון "המבשר": "חשש לגורל בית-העלמין בפקיעין. טרקטורים פלשו לאחרונה לשטח בית-העלמין היהודי העתיק של פקיעין". ידיעה ביום שני באותו עיתון: "נזק כבד לממצאים ארכיאולוגיים בעקבות הצתה ביד אבשלום וקבר יהושפט בירושלים. מנהל הגן הלאומי אסף אברהם טוען שעל-פי הממצאים מדובר בהצתה". ביום שלישי בעיתון "המודיע": "מטען חבלה הושלך למתחם קבר רחל. המטען הושלך אל עמדת השמירה של קבר רחל. בחסדי שמים לא היו נפגעים". מדובר באירועים רק מהשבוע האחרון. אם אלך אחורה במנהרת הזמן, זמני יכלה והמה לא יכלו, האירועים הביטחוניים במקומות האלה. מה אני רוצה להוכיח? אני רוצה להוכיח שהמקומות הקדושים בישראל נתונים למשיסה. הם טרף וקורבן קל לשונאי הדת ושונאי היהדות שחורשים רע ומעוללים עוולה. אני בז לכל מי שמרים ידו נגד דבר הקדוש לעם היהודי. מכאן אני מביע שאט נפש לכל מי שפוגע גם בדבר הקדוש לדת אחרת, אבל העובדות מוכיחות מי נפגע בעיקר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, מדובר במכת מדינה. אין שבוע שלא נחשפים בפנינו עוד מקרים של ונדליזם, או הרס, או ציור של כתובות נאצה, ואפילו ניסיון לפגוע בחיי אדם. מי שלבו אטום לאתר קדוש, לבו גס גם בקדושה של חיי אדם. וכאן, ואני מבקש להתנסח בזהירות: סימן שאלה גדול מרחף מעל גורמי האכיפה במדינת ישראל. יש רושם שידם קלה על ההדק בכל הקשור לפגיעה במקומות הקדושים. אדרבה, שיאמרו לי בכמה מקרים מתוך מאות המקרים שפורסמו, ועוד הרבה שלא פורסמו, נלכדו האשמים, כמה הועמדו לדין בעבירה של פגיעה במקומות הקדושים כאן בארץ, בבתי-כנסת, בבתי-עלמין ובשאר המקומות? מאות פעמים הושלכו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר הבאים להתפלל בקבר רחל. כמה מהם נלכדו? כמה הועמדו לדין?

ריבונו של עולם,

הצבא והמדינה אינם מסוגלים לשים קץ להשתוללות שם? ולא רק שם? מדובר בקבר שמעון הצדיק, שאני כילד, וגם בשנים האחרונות, נהגתי ללכת לשם להתפלל בשבתות. הפחד שלנו, לברוח ממיידי אבנים, היה כמעט בכל שבת. איך המשטרה והצבא אינם מסוגלים לשים קץ לדבר הזה? אני פונה מכאן גם למשטרת ישראל, וגם לפרקליטות, להירתם ולשנות מהיסוד את התפיסה הקיימת. הרפיסות ששלטון החוק מגלה בתחום הזה של הפגיעה במקומות קדושים משליכה במישרין על התעוזה ההולכת וגוברת של הפורעים. לכן אחריותם גדולה מאוד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, מכאן אני רוצה לעבור לחלק השני בנאום שלי, וזה היחס של המדינה בכל הקשור להקצאת תקציבים ומשאבים לפיתוח ושדרוג המקומות הקדושים במדינת ישראל. בתחילת השבוע הזה חלה הילולת רחל אמנו. על-פי הערכות המשטרה, הגיעו יותר מהצפוי. גם אתה, אדוני השר, היית ביום ראשון בקבר רחל, כמו כל הרבבות, וראית איך המקום שודרג ושופץ. הוא פורס ידיים, חדש, מזמֵן. תרשה לי לגלות לך סוד, אדוני השר: בחמש השנים האחרונות הושקעו בקבר רחל מיליוני שקלים, אבל אף לא שקל אחד מכספי המדינה. כאן המקום באמת לשבח את המרכז לפיתוח המקומות הקדושים, הרב רבינוביץ, הרב שווינגר ועוד, שדאגו לגייס תרומות למקומות האלה, כמו למקומות נוספים. אני רוצה להביע את ההוקרה לאותו נדיב, אני לא יודע מיהו, שקבר רחל והמקום שם, איך שנראו בעיניו, זעזעו אותו, והוא החליט לתרום הרבה כסף לרווחת המקום הזה. המקום הזה הוא אחד המקומות המתוירים ביותר במדינת ישראל, אחרי הכותל ואחרי מירון. ואני שואל: איך זה ייתכן? למה המקום הזה הוא כבן חורג לכל אותם עשרות שרי תיירות שהיו כאן? או אולי, חס ושלום, אלה שבאים לפקוד את המקומות האלה, האם הם שקופים בעיני משרד התיירות? וקבר רחל, רבותי, הוא רק משל. מכאן אני רוצה לדבר, אדוני השר, על כל המקומות הקדושים בארץ-ישראל. אם אתם רוצים ללמוד על היחס המפלה של המדינה כמדינה למקומות הקדושים, תוכלו ללמוד את זה לפי היחס של התקציב של המרכז לפיתוח המקומות הקדושים. אדוני היושב-ראש, תקציבו השוטף הוא תקציב עלוב, פחות מ-10 מיליון שקל. רק כדי לסבר את האוזן, אני רוצה לומר לכם: תקציב רשות הטבע והגנים או רשות העתיקות לבד עומד על כמעט 200 מיליון שקל.

האם אתר התיירות במצדה חשוב מקבר שמואל הנביא? האם מצדה חשובה מקבר רחל, מהכותל, מקבר רבי מאיר בעל הנס? המרכז לפיתוח המקומות הקדושים מחזיק צוות לא-גדול, שאחראי ל-137 אתרים. יש לו תקציב של 10 מיליון שקלים. מה הוא יכול לעשות עם זה? אדוני השר, זה המקום שאני גם חייב ושמח לעמוד כאן, לשבח אותך, שגם 10 מיליון השקל האלה לא היו מוקצים למרכז לולא הפעילות שלך, והפעילות של שר הפנים והפריפריה, יושב-ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי. אבל אנחנו מקווים שזו רק ההתחלה. זה המקום לשבח אותך על אין-סוף שעות של מסירות, שאני יודע שקיימת במשרדך,

צוות לשכתך, המנכ"ל שלך, וחלק מפקידי משרד האוצר, שיש להם לב יהודי חם למקום הזה. בזכות התקציב הזה שהשגת, הן במשרד לשירותי דת, והן במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, נזכה בעזרת השם לשדרוג של עוד מקומות, שכבר אושרו על-ידיכם, הן בקבר רבי עקיבא בטבריה, קבר הרמב״ם בטבריה, קבר רבי יונתן בו עוזיאל בעמוקה, וכמובן בקבר רבי שמעון בר יוחאי. אני מקנא בך וברב אריה דרעי, בזכויות שלכם, של הניהול והפיתוח של המקומות האלה.

וכאן מגיע האבל הגדול, אדוני השר, אם היו למרכז עוד 50 מיליון שקל, מה עוד הוא היה יכול לעשות? ביקרתי לאחרונה בקברי רבי בנימין בן יעקב ליד כפר-סבא, חוני המעגל בחצור, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בר עילאי ועוד. תראו, למשל, את קבר שמעון הצדיק פה בירושלים. מגיעים לשם רבבות. התשתיות לא הוחלפו שם במשך שנים. מה שכן נעשה, נעשה רק על-ידי גורמים פרטיים.

זו הזדמנות לשבח את המרכז לפיתוח המקומות הקדושים על מה שהם עשו בשנים האחרונות הן בקבר דוד המלך והן בקבר שמואל הנביא. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים. אני מבקש להודות לכל מי שעושה במלאכה. אני מבקש למחות על היחס של המשטרה והפרקליטות בכל הקשור לפגיעה במקומות הקדושים. אני רוצה להודות לשרים דרעי ואזולאי על התקציב שהשיגו בשנים האחרונות, אבל אני מצפה מהממשלה להרבה יותר מזה. אני מקווה שבעקבות ההצעה לסדר-היום יתקיים דיון רציני, נלמד את מפת הצרכים העדכנית, ונפעל ביחד להשיג תקציבים ראויים לשדרוג גבוה במקומות הקדושים האלה. זה חוב שהמדינה חייבת למקומות הקדושים, לעבר היהודי, לאותם אנשים שבזכותם אנחנו נמצאים כאן. לפי התקנון אני מבקש דיון. כמובן, אשמח אם השר יעביר את הנושא לאחת מוועדות הכנסת.

תודה רבה, אדוני. אדוני השר, בבקשה, ישיב על ההצעה לסדר-היום.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה קודם כול לברך אותך ולאחל לך ברכה והצלחה בתפקידך. זו פעם ראשונה שאתה מציע ואני משיב לך, אז אני מרשה לעצמי לברך אותך ולאחל לך הצלחה. והדבר הכי חשוב: שתקדש שם שמים ולא תצא תקלה מתחת ידיך, ביחד אתנו. לעניין הנושאים שהעלית כאן, אני רוצה שנדע להבחין, יש מקומות שהם באמת באחריות המשטרה, יש מקומות שהם באחריות הצבא. אם אני לוקח, למשל, את קבר רחל, הפעילות מתבצעת וכל ההיתרים למיניהם זה בחסות הצבא. יש שאר המקומות, שבהם ברור שזו המשטרה, כולל הכותל וקבר רשב"י. אני לא יכול להצטרף לביקורת שלך בעניין המשטרה, מפני שאני יודע עד כמה המשטרה משתדלת ועושה רבות כדי לשמור על הסדר הציבורי באותם מקומות. לא מזמן עברנו את הילולת הרשב"י במירון, ובאמת זה המקום לשבח את כל אלה, ובכלל זה אנשי המרכז לפיתוח המקומות הקדושים והמשטרה, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל, וברוך השם, כולנו יצאנו מרוצים מכל מה שהיה. היה שיפור מצוין השנה. כן, כן, אמרתי. ברוך השם, במשך כל השנים, משנה לשנה הדבר הזה הולך ומשתפר. הדבר הנוסף, מה שקרה בשבוע האחרון בקבר רחל. אדוני היושב-ראש, ההילולה של רחל אמנו, עליה השלום, הייתה בשבת, ולמעשה ההילולה נמשכה כמעט שלושה ימים, מיום חמישי, שישי וראשון. אני עצמי הייתי שם ביום ראשון אחר הצהריים. פשוט בלי עין הרע, בן פורת יוסף, קרוב ל-50,000 איש ביקרו בקבר רחל במשך כל הימים. ואני אומר את הנתונים האלה, במירון למעלה מ-400,000 איש מגיעים במשך 24 שעות. אני לא מכיר עוד מקום, חוץ מהכותל, שבאים אליו כל כך הרבה אנשים. ואתה שואל: ריבונו של עולם, מה מביא את האנשים האלה למקומות האלה? אין שם שום דבר, אין כלום. קבר של צדיק, שבאים אנשים מרחבי הארץ, על-חשבון הזמן שלהם, על-חשבון הכסף שלהם, להשתטח. וזה אותם מנשקי מזוזות שדיברו עליהם בזמנו, אם אתם זוכרים, זה אותם משתטחי קברים, שמגיעים למקומות האלה. ושם הם באים להתפלל ולשפוך שיח על עם ישראל ועל הבקשות הפרטיות. ודווקא המקומות האלה שמתוירים כל כך הרבה, אנשים מגיעים למקומות האלה,

אני מסכים אתך,

פעם הייתי גם אני במקום הזה, וגם העליתי את הדברים האלה, שמדינת ישראל לא מספיק נותנת דגש במקומות האלה. אבל אני חייב לציין, שברוך השם, לשמחתי הרבה, נפל בחלקי בקבלת התפקיד הזה שאני נמצא בו, ואתה יודע את זה, עד כמה אני שם דגש בדברים האלה. ולכן אני מאוד מקווה, בעזרת השם, שהנושא הזה יגיע לוועדת הכספים. ולאחר שהוא יגיע לוועדת הכספים, אז בוודאי שם נוכל להציג את הדברים ביתר שאת. כי אני חושב שזה המקום. בכל זאת לא אוותר על מה שכתבתי לעצמי. מערת הקבורה של רבנו עובדיה מברטנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, מערת הקבורה של רבנו עובדיה מברטנורא נמצאת בשיפולי הר-הזיתים,

יש משפחה מתושבי האזור שטוענת לבעלות על הקרקע. את טענותיהם הם מגבים במסמכים חלקיים. וכל נושא הבעלות ואמיתות המסמכים נמצא בבדיקה משפטית בתקופה זו. כלומר, אנחנו רק הבוקר העברנו את חוק ההסדרה. זה חלק מהוויכוח, שהם טוענים על בעלות במקום הזה. מי שממונה על הטיפול הזה בעניין זה היא מועצת בתי-העלמין בירושלים, שהיא הגוף שאחראי לתפעול ולהסדרת בתי-הקברות בירושלים. המועצה מבקשת להסדיר את נושא הבעלות, כפי שאמרתי, ועד לסיום הבירור, הם ביצעו ומבצעים פתרונות זמניים. וכך התקינו לאחרונה שביל גישה למקום, ובימים אלו הם עומדים להתחיל בניקוי השטח. יחד עם זאת, כל הצמחייה והלכלוך בכביש הגישה שמעל הקבר הם באחריות מוניציפלית של עיריית ירושלים, שאדוני היה חבר בה ומכיר אותה יותר טוב ממני. לנוכח פנייתכם בהצעה זו לסדר-היום, אני גם פניתי לראש עיריית ירושלים שיפעלו לנקות את הלכלוך והצמחייה העודפת, ואני מקווה שבעניין הזה גם אתה תווסת את הדברים ותסייע לנו בנושא הזה. כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, קבר רבי עובדיה מברטנורא אינו נמצא תחת אחריות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, כמו כל הר-הזיתים, שמרביתו מוחזק על-ידי חברות קדישא שונות, הקדשים או החברה לפיתוח מזרח-ירושלים. לחלק השני בשאלתך, לעניין יתר המקומות הקדושים: מאז כניסתי לתפקיד שמתי לנגד עיני את החשיבות הרבה בפיתוח המקומות הקדושים, תוך שדרוג ושיפוץ והנגשת המקומות הקדושים לנוחותם וטובתם של הבאים לפקוד מקומות אלו. זו הפעם הראשונה למן קום המדינה שהמשרד לשירותי דת, בראשותי, ואני מקצה תקציבים משמעותיים לפיתוח, ובין היתר בשנים 2015, 2016 ו-2017, וחבר הכנסת מלכיאלי, אתה יודע מקרוב כמה אנחנו משקיעים בעניין הזה. זה לא אנחנו לבד, גם המשרד בראשותו של אריה דרעי, שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, מסייע לנו רבות בשותפות בהרבה מקומות.

את קבר יונתן בן עוזיאל שבעמוקה, שהשיפוץ בו יתחיל כבר בתקופה הקרובה ועבודות התכנון בעיצומן. קיימים פרויקטים נוספים משותפים המתבצעים בשטח, דוגמת קבר הרמב"ם בטבריה, שמי שביקר שם לאחרונה כבר יכול לראות מה שנעשה שם. בימים אלו ממש עומד להסתיים השיפוץ בקבר הרמב"ם.

על הפרק עומד שיפוצם של קבר רבי עקיבא בטבריה, מערת אליהו הנביא בחיפה, קבר יהודה בן יעקב בעיר יהוד, ועוד שורה של אתרים נוספים שבהם אמורות להתחיל להתבצע בימים אלה עבודות פיתוח ושדרוג, כמו קבר רבי אבדימי דמן חיפה, אתר חוני המעגל בחצור, קבר רבי יהודה בן בבא, בית-הכנסת העתיק בפקיעין, מערת השונמית בכפר שונם, קבר רבי שמעון שזורי, קבר רבי שמעון בן רבי אלעזר וקבר רבי ישמעאל כוהן גדול בסאג'ור, זכותם תגן עלינו. אני רוצה להדגיש,

אדוני היושב-ראש, כי מאז כניסתי לתפקידי הגדלנו את השתתפות המשרד בתקציבו השוטף של המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, כך שהיום המרכז הארצי יכול לעמוד בחלק גדול מהמטלות הנדרשות ממנו. אבל אציין ואומר: זה לא מספיק. אין הקומץ משביע את הארי. איפה המשרד הזה יושב?

במשרד לשירותי דת. סך כל תקציבו הוא 10 מיליון? כן. אדוני סגן השר? אני חייב להגיד שבעניין הזה כל הגורמים, הן שר האוצר, הן סגן השר, באמת, מאז כניסתי לתפקיד יש אוזן קשבת לסייע ולפעול, ועובדה שאנחנו יכולים היום לפתח ולשפץ את אותם מקומות. שוב אני אומר: זה לא מספיק, אבל מבחינתי שמתי על כך דגש. ארגון ההילולות השונות במקומות השונים, במירון, בקבר רחל, והכול מבוצע בשיתוף פעולה עם כלל הגופים הביטחוניים ותוך עמידה בדרישות הבטיחות של משטרת ישראל. ברוך השם, מאות-אלפי האנשים שהגיעו בשנה האחרונה להילולות השונות במקומות הקדושים יעידו שיש שיפור ניכר בכל המקומות האלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא יודע אם ביקרתם לאחרונה בקבר הרשב"י. אני אומר לכם שיש שם שיפור ששנים המקום הזה לא הכיר. אחד הדברים שאני מדבר עליהם הוא שיפור כל מבני הדת, וכפי שאמרתי בפתיחת דברי, קידום ופיתוח המקומות הקדושים ובניית מבני הדת הם נושאים הקרובים אלי עוד בהיותי כאן חבר כנסת, ומבחינתי יש להם עדיפות על פני דברים אחרים במשרד. מאז כניסתי לתפקידי אני פועל רבות, בשיתוף פעולה עם שר הפנים, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי, שפועל ועושה רבות במסגרת תפקידו כשר לפיתוח הנגב והגליל, ופועל רבות מקצה משאבים לטובת פיתוח המקומות הקדושים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות על שיתוף הפעולה. זה לא מובן מאליו. המשרד הזה היה קיים הרבה שנים, ולראשונה המשרד הזה משקיע הרבה כסף, בשותפות עם המשרד לשירותי דת. אדוני היושב-ראש, לסיום דברי צריך לזכור: כשכולנו מדברים על עידוד תיירות, המקומות הקדושים הם משאב תיירותי חשוב מהמעלה הראשונה. אני חושב שהיום מדינת ישראל צריכה בעניין הזה להקדיש יותר מחשבה. אם אתה לוקח את הכותל המערבי, את קברה של רחל אמנו, קבר הרשב"י, את קבר רבי יונתן בן עוזיאל, קבר רבי מאיר בעל הנס ועוד מקומות שלא אזכיר כאן,

אתה רואה שם, בסתם יום של חול, בערב ראש חודש, באמצע השבוע, אתה מבקר במקומות האלה ואתה פשוט מתרגש עד כדי דמעות לראות איך אנשים, בסתם יום של חול אני לא מדבר על הילולות, אנשים באים לשפוך שיח ולהתפלל במקומות הקדושים הללו. כמה זה מרגש. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולהודות לכל אותם עובדים במקומות הקדושים שהזכרת, חבר הכנסת מלכיאלי, שעובדים בשכר נמוך, פחות משכר מינימום, פחות משכר מינימום. אני אומר את הדברים האלה, ואנחנו מנסים לשפר את מעמדם. הם עושים מלאכת קודש גם בימי שגרה וגם בימי הילולה, שאז הם עובדים מאוד מאוד קשה ועושים הכול על מנת לטפח ולתחזק את המקומות ואת האתרים האלה. הכול הם עושים במסירות ובנאמנות לטובת הציבור. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות גם למנכ"לים, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, הרב רבינוביץ, מנכ"ל המרכז לפיתוח המקומות הקדושים, יוסי שווינגר, עודד פלוס.

יישר כוח על כל המלאכה.

ישראל דרעי הוא השלט הידוע במירון, שעושה עבודת קודש, ומגיע לו באמת יישר כוח. תודה שהזכרת לי. תודה רבה.

אני באמת רוצה להודות למלכיאלי שנית. אני מציע להעביר את הנושא לוועדת הכספים, כי אני חושב שזו הוועדה הראויה, כי אם אנחנו מדברים על תקציבים, זה המקום. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך. אנחנו מחויבים בהצבעה, אז אדוני יגיע למקומו. אנחנו מצביעים על הצעתו של השר, וגם של המציע, להעביר לוועדת הכספים. בבקשה.

חבר הכנסת מלכיאלי לחץ בטעות, זהו, אתה לא תוכל, במקומו של חבר הכנסת משה גפני. אנחנו מקבלים את זה כתקלה. בבקשה, אדוני. ובכן, ארבעה בעד. הדיון יעבור לוועדת הכספים. אדוני, יש לכם משהו.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי חברת הכנסת סתיו שפיר ביקשה להסיר את שמה מהצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, הצבעה על-ידי אזרחים בחוץ-לארץ), התשע"ו 2016, שמספרה פ/3346/20.

תודה רבה, אדוני.

תם סדר-היום, הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, כ' בחשוון התשע"ז, 21 בנובמבר 2016, בשעה 16:00, ישיבה זו נעולה.